חבר הכנסת ניסים ואטורי. מסקנות הוועדה לביטחון לאומי בעקבות הצעתם לסדר-היום של חברי הכנסת ניסים ואטורי ולימור סון הר מלך בנושא: איום וירי בלתי פוסק של משפחת פשע במגזר הערבי כלפי סגן ניצב במשטרה ובני משפחתו. דוח הביקורת השנתי של מבקר המדינה, נובמבר 2024. לבסוף, אבקש להודיעכם, כי בהתאם לסעיף 89(א) לתקנון הכנסת הודיע יושב-ראש הוועדה לביטחון לאומי כי הוועדה האמורה החליטה לחדש את דיוניה בהצעת חוק הגנה על הציבור מפני ארגוני פשיעה, התשפ"ד 2024. תודה. תודה למזכיר הכנסת. הנושא הראשון על סדר-היום הוא נאומים בני דקה. חברי הכנסת המעוניינים לנאום מתבקשים להצביע בעד.

עד שאקבל לידיי את הרשימה, ראשון הדוברים יהיה חבר הכנסת בועז טופורובסקי, בבקשה. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. אדוני השר, חבריי חברות וחברי הכנסת, היום היה לנו דיון בוועדת החוץ והביטחון על הרכבת לשדרות, שעדיין לא מתפקדת. יש רכבות בכל הארץ, הגיע הזמן שהיא תחזור כמה שיותר מהר גם לשדרות, למכללת ספיר שהתחילה את לימודיה, וכך הלאה. מתחילת השנה נהרגו 374 בני אדם בתאונות בדרכים. כל הרוג עולה 9 מיליון שקל לתקציב המדינה. הפצועים עולים יותר. אם רק הייתה קצת יותר התייחסות, היינו יכולים להציל חיים, אבל אולי עכשיו, בימי תקציב, גם לחסוך כסף, הרבה כסף, למדינת ישראל ובטח למשפחות. אני אגיד את שמות ההרוגים מהשבוע האחרון: ביום שלישי 29 באוקטובר הולך רגל בשנות השישים לחייו נדרס למוות בזמן שחצה מעבר חצייה בכביש 85, באותו יום רוכב אופנוע בשנות השלושים לחייו נהרג כתוצאה מהתנגשות עם משאית שגררה משאית על כביש 70. ביום רביעי 30 באוקטובר נהג קלנועית בשנות השישים לחייו נהרג כתוצאה מהתנגשות עם משאית בצומת הכניסה ליישוב מבועים, הרבה משאיות הורגות אנשים, באותו יום נהג רכב פרטי בשנות השישים לחייו נהרג כתוצאה מהתנגשות חזיתית עם רכב פרטי אחר שסטה ממסלולו בכביש 410. ביום חמישי 31 באוקטובר נהרג נהג רכב פרטי בשנות החמישים לחייו לאחר שבעת עקיפת רכב איבד שליטה, פגע במעקה בכביש 5 ומת, באותו יום נהג רכב פרטי בשנות השישים לחייו נהרג לאחר שסטה מהנתיב ופגע בחומה של בית פרטי בזיכרון יעקב. ביום ראשון 2 בנובמבר רוכב קטנוע בשנות העשרים לחייו נהרג לאחר שאיבד שליטה במהלך נסיעתו בחולון ופגע בעמוד. לפני יומיים שני פעוטות מתחת לגיל שלוש נהרגו בתאונת דרכים מזעזעת לאחר שהרכב שבו נסעו פגע במשאית שאיבדה שליטה בכביש 1 והתהפכה. הם פגעו במשאית ברכב שלהם ומתו. זאת לא גזרת גורל. כל ההרוגים הללו, מזמן עברנו את מספר ההרוגים משנה שעברה, מזמן אמרנו שזו שנת שיא. בתחילת הנאום אמרתי כמה זה עולה למדינה. אפשר להציל חיים. רק צריך תוכנית, יחס ושלמישהו בממשלה הזאת יהיה אכפת.

כעת חבר הכנסת ואליד אלהואשלה. אחריו, חברת הכנסת צגה מלקו. מכובדי היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, אני רוצה להתייחס לנושא של הסטודנטים בחברון. בימי שישי ושבת הם מעוכבים ביציאה, במיוחד במחסומים פרש אל-הווא וראס אל-ג'ורה. מכאן אני פונה ללשכת שר הביטחון וגם לאלוף פיקוד המרכז, להיכנס בעובי הקורה ולהורות לצבא לשחרר אותם כמה שיותר מהר, כי הם מעוכבים בשני המחסומים וגם במחסום ביתר ומגיעים מאוחר הביתה.

תודה רבה לאדוני. חברת הכנסת צגה מלקו. אחריה, חבר הכנסת יוסף עטאונה. שלשום קיימנו ביקור של ועדת המשנה להשכלה גבוהה באוניברסיטה העברית ובמכללת הדסה. פגשנו סטודנטים מילואימניקים, חלקם משרתים כבר 300 ימים. הרקטור והנשיא אמרו לנו שלמי ששירת יותר מ-200 ימים אין מה להמשיך בשנת הלימודים. זאת אומרת שזה מאריך את שנת הלימודים בסמסטר אחד, ויכול להיות שבעוד סמסטר. אבל מה שהיה מוזר בעיניי, ממה ששמענו מהסטודנטים, שמשרתים אפילו בסבב שלישי במילואים, עכשיו הם לא לומדים ומקבלים את הכסף למחייתם מהביטוח הלאומי. בגלל שהם מקבלים את הכסף מביטוח לאומי, הרשות המקומית מחייבת אותם בתשלום גבוה

בעיניי זה לא מתקבל על הדעת. איך זה יכול להיות? סטודנט מצפה שעוד מעט תסתיים המלחמה ועוד מעט הוא יחזור ללימודים ועוד מעט ישלים, והוא מקבל עונש, הוא צריך לשלם ארנונה. אני חושבת שיש פה משהו מעוות, וחובתנו לתקן אותו. תודה לגברתי. חבר הכנסת יוסף עטאונה, בבקשה. כבוד היושב-ראש, אני רוצה לנצל את נאום הדקה שלי היום לסוגיה שגם אתה מכיר, לצערי הרב, שבע שנים: היישוב הבלתי-מוכר אום אלחיראן. כולנו זוכרים את האירועים הקשים ואת הרצח של המורה והמחנך יעקוב אבו אלקיעאן. בימים האחרונים אנשים שעדיין נמצאים שם קיבלו צווי פינוי והריסות. המדינה מתכוונת להרוס להם, למרות שלפני שבע שנים המדינה עצמה, אחרי אותו אירוע, הגיעה להסכם עם האנשים על מעבר. אחרי כמה שנים הם חזרו בהם, ובימים אלה הם מקבלים התראות להרוס את היישוב. אני חושב שהמדיניות הזאת של ההרס, שנמשכת בנגב, צריכה להיפסק. צריך לשבת עם תושבי אום אל-חיראן ולמצוא להם פתרונות. על המדינה לכבד את ההסכם שהיא עצמה חתמה עליו עם תושבי אום אל-חיראן.

חבר הכנסת עודד פורר, בבקשה. אחריו, חבר הכנסת אושר שקלים. תודה, אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, השבוע ובשבוע הבא היינו אמורים לציין בכנסת את יום הזיכרון הממלכתי לזכרו של ראש הממשלה יצחק רבין ואת יום הזיכרון של השר רחבעם זאבי.

אדוני היושב-ראש, אתה החלטת להיעתר לבקשת המשפחות ולבטל את הטקסים האלה. אני חושב שההחלטה הזאת היא החלטה שגויה. הסיבה היא שיום הזיכרון הזה הוא אינו יום זיכרון אישי של אותן המשפחות. ראש הממשלה יצחק רבין נרצח כראש ממשלה, השר רחבעם זאבי נרצח בידי טרוריסט בהיותו שר במדינת ישראל. אני חושב שיש חשיבות לקיים את ימי הזיכרון האלה, ללמוד מהם. אני רוצה לנצל את הזמן שיש לי: שניהם, אחד היה רמטכ"ל ואחד היה אלוף בצה"ל, לחמו במלחמת העצמאות. אני חושב שהמילים של שיר הרעות, שנכתב בעקבות מלחמת העצמאות, אולי יזכירו לנו גם את שניהם, אבל גם את כל הלוחמים שחירפו את נפשם בהגנה על המולדת בשנה האחרונה. והמילים האלה מתחברות, כאילו אחרי כל כך הרבה שנים, לאותו המסר: "כבר שנה לא הרגשנו כמעט / איך עברו הזמנים בשדותינו. / כבר שנה, ונותרנו מעט / מה רבים שאינם כבר בינינו. // אך נזכור את כולם / את יפי הבלורית והתואר, / כי רעות שכזאת לעולם / לא תיתן את ליבנו לשכוח. / אהבה מקודשת בדם, / את תשובי בינינו לפרוח". יהי זכרם ברוך.

רק אציין שהעליתי את הנושא הזה אתמול בנשיאות, ואף אחד לא התנגד לכך. אני חושב שאנחנו צריכים לכבד את הבקשה של המשפחות, אבל שמעתי את אדוני. חבר הכנסת אושר שקלים, מוותר. חברת הכנסת לימור סון הר מלך, ואחריה, חבר הכנסת ווליד טאהא. אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, בכל שבוע אני נוהגת לעמוד כאן ולדבר על הפיגועים המושתקים, אלו שמסכנים את חיינו יום-יום אך אף אחד לא מדבר עליהם, הפיגועים שבסופו של יום גובים קורבנות בנפש ורק אז אנו שומעים עליהם. היום אני רוצה להעלות את נושא עונת המסיק, המכונה במקומותינו "עונת המסית" תקופה שבה תושבי יהודה ושומרון נפגעים בפיגועים על ידי אותם מוסקים תמימים,

ובתמורה לפיגועים שבהם הם נפגעים הם חווים גם הסתה חמורה נגדם.

אנו נמצאים בעיצומה של עונת המסיק,

יחד עם המסיק, חוזרים הסיכונים לחיי התושבים שלנו. הפיגועים על הצירים הופכים את הדרכים למלכודות מוות.

האבנים, מטעני הצד ובקבוקי התבערה, כל אלה הם המציאות היום-יומית עבורנו. גם פעילי השמאל הרדיקלי שמשתתפים במסיק מנצלים את האירוע כדי לחבל ולעורר פרובוקציות עלובות ותלונות שווא.

שמוצג כלפי חוץ כפעולה חקלאית תמימה, הפך לאמצעי להעברת הטרור בשטח ומשמש להסוואת פעולות טרור, לאיסוף מידע מודיעיני, לניצול ההגנות שמוענקות כביכול למען חופש הפעולה, ובפועל הוא מסכן את חיינו. המציאות הזו אינה דבר שיש לנו הזכות להתפשר עליו. אלה לא רק זכויות או נוחות או איכות חייהם של הצד השני, אלא מאבק ממשי של החיים על החיים, החיים שלנו ושל ילדינו.

כפי שקרה בשנה שעברה, גם בשנה זו נפתח המסיק, והפיגועים חלילה עלולים להתחדש. אנחנו לא נסכים עוד למדיניות הזו. התיעדוף של נוחות חיי האויב על פני החיים שלנו הוא בלתי נסבל, ואסור לנו להשלים עימו.

מול כולכם, מתוך המציאות שבה אני חיה,

בני משפחתי וחבריי, ויודעת שאנחנו חייבים לעמוד איתנים מול הסכנות הללו. תודה רבה. תודה רבה. אחרון הדוברים לשלב זה, חבר הכנסת ווליד טאהא,

מכובדי היושב-ראש, לפני שעה קלה נרצח אזרח ערבי, תושב העיר כפר כנא, נהג אוטובוס זעיר שהסיע ילדים. ילד אחד מבין הנוסעים נפצע. בבוקר נרצח אזרח ערבי בישוב כפר קרע. התופעה הזו של רציחות שחוזרות על עצמן לא נפסחת. אני רוצה לקרוא לראש הממשלה לקחת אחריות, לקחת יוזמה, והיות שהשר המופקד איננו מביא תוכניות לטפל בבעיה, במכה הזו, היא זה לא מכה שקשורה, אדוני היושב-ראש, לחברה הערבית, היא מכת מדינה. ראש הממשלה צריך לקחת את הנושא לידיים שלו, צריך להביא תוכניות, צריך למגר את כנופיות הפשע ולסיים את הסאגה הזו פעם אחת ולתמיד. תודה רבה. תודה רבה לאדוני. אנחנו נעבור לנושא הבא שעל סדר-היום, והוא הצעת חוק העונשין (תיקון מס' 154) (ביטול עברת השוטטות), התשפ"ה 2024, לקריאה הראשונה. אני מתכבד להזמין את חבר הכנסת משה סולומון להציג את הצעת החוק. עד עשר דקות לרשותך, בבקשה. תודה. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, אתם רגילים לראות אותי בדוכן או בכיסא היושב-ראש עם חליפה ועניבה. כך אני מתלבש בעבודתי בכנסת, אבל היום אני לבוש קצת אחרת, אולי מה שאני לבוש בו ביום-יום.

אדוני היושב-ראש, אם אני אסתובב כך מחוץ למשכן הכנסת, באזורים מסוימים בירושלים או במקומות אחרים יש סיכוי שיעכב אותי שוטר. עבירת שוטטות, אדם שמסתובב במקום שבו הוא לא אמור להיות, ייאמר לי. סליחה, אדוני. מה שאדוני אומר, שהוא משתמש בזה בתור מיצג, בעצם. אבל אני הולך כך. פשוט לפה אני לא מגיע כך,

אבל אני הולך כך למקומות אחרים. אוקיי, הנקודה ברורה. אם אדוני יכול, יש כיפה כרגע. הצעתי לאדוני כיפה. אני מבקש. זה הלבוש שלי, אני מעתיק לבוש ממקום שאני מגיע ממנו. אדוני, מאה אחוז. יש לך את התמונה, זה בסדר, אבל בשלב זה אני מבקש

מאה אחוז.

איפה אדם אמור להיות ואיפה לא? יוצא אתיופיה לא יכול להתגורר בשכונה עשירה? אדם עם בגדים פשוטים לא יכול להסתובב בקניון יוקרתי? אדם לבן לא אמור להסתובב בשכונת מצוקה? מטרת החוק המקורית הייתה טובה, מניעת פשע בטרם הוא קורה, אך בפועל, כשנעשו בשנים האחרונות עשרות מעצרים, ואפילו אין נתון על מספר העיכובים, החוק הפך לאפליה סטטיסטית,

רק להגיד, לפני כעשור אני בעצמי זכיתי לקנות רכב חדש. נסעתי ברכב הזה, עצרתי באיזשהו מקום מסוים, פנה אליי שוטר ושאל אותי אם הרכב הזה שלי. לא עשיתי שום דבר, שום דבר מיוחד. הוא פנה אליי, כמובן באדיבות בהתחלה, אבל פנה אליי, ואמרתי לו: למה אתה שואל אותי? עשיתי איזו עבירה או משהו? אבל היה חשוד בעיניו שבחור יוצא אתיופיה צעיר נוסע עם רכב חדש. זה היה לו מוזר.

אני רוצה לספר סיפור משנת 2015 שזעזע מדינה שלמה, מתוך כתבה במעריב. החייל דמאס פיקאדה עשה את דרכו לביתו בחולון. הוא נתקל בשוטר וזה ביקש ממנו להסתלק. כששאל מה קרה, השוטר העיף אותו עם האופניים והכה אותו מכות רצח בעזרת לובש מדים נוסף. נדמה לי שהיושב-ראש מכיר את הסיפור. גם כשהיה שרוע על הקרקע המשיך לחטוף. תגבורת משטרתית הגיעה ופיקאדה נאזק והובא לתחנת המשטרה ולמעצר כשהוא חבול וזב דם. למזלו של פיקאדה, ממש מול מקום התרחשות, על קיר הבטון של הבית הסמוך, מוקמה מצלמה, אחת מני רבות המפוזרות ברחובות חולון, ובעיקר באזורים שבהם קיים פוטנציאל של עבריינות רחוב. המצלמה צילמה, ולפני שיד זדונית נגעה במה שצילמה המצלמה הגיעו המראות האמיתיים לידיים הנכונות. אחרי לילה במעצר שוחרר פיקאדה לביתו. הצילומים הגיעו לרשת וזעזעו את המדינה, ובעיקר

קהילת יוצאי אתיופיה. אז מיהו החייל האתיופי המוכה? דמאס פיקאדה עלה לארץ עם אימו וארבעת אחיו אחרי שאביו נפטר כשהיה בן 12 בלבד. הם הגיעו למרכז הקליטה בקיבוץ בית אלפא ובמשך שנתיים הוא למד בתיכון בבית שאן. בהמשך עברה המשפחה לדירה בחולון. ב-2011 נפטרה האם מסרטן, לצערנו.

שלא ידע את השפה כשהגיע לארץ, השקיע בלימודים, צמצם פערים בכוחות עצמו ביחס לתלמידים אחרים ובלט בכל תחום שבו הוא נגע. הוא קרא ספרים, אסף מחברים מחברות ישנות כדי ללמוד, ללמוד ועוד ללמוד. הוא גם היה כדורגלן מצטיין. אך היה עליו להחליט אם הוא בוחר בעתיד של כדורגלן, קבוצת הנערים של מכבי תל אביב אז, או בלימודים. היו לו ויכוחים עם אחיו, ולבסוף החליט להשקיע בלימודים. הסיפור הזה, של צעיר ממוצא אתיופי שמעוכב, נעצר ומוכה רק בשל צבע עורו, הגיע לכל בית במדינה, אבל יש עוד סיפורים כאלה, שלא מגיעים לתקשורת. אני רוצה, אדוני היושב-ראש, לשנות את המציאות הזאת, יד ביד עם משטרת ישראל ושר המשפטים. זה תופס הרבה אזרחים, לא רק אתיופים. כן, הרבה אזרחים, אתה צודק, אני מספר סיפורים ממני אבל זה נכון לגבי כל אזרח, זה יכול להיות אזרח ערבי,

יכול להיות עובד זר, אבל כל אדם שלכאורה לא קשור או לא מתאים לנוף המקומי מייד נעצר ללא איזושהי כוונה שמופיעה. הייחוד בחוק הזה, מהראשונים שלי שמגיע לקריאה ראשונה, הוא לא רק העובדה שהוא עוסק בתיקון עוול לכלל החברה הישראלית ולרוב לאוכלוסיות המופלות שבה, אלא שהוא חוק שבא להסיר סעיף מספר החוקים של מדינת ישראל. אי-ידיעת החוק איננה פוטרת מעונש, אך מה עושים כשכמות החוקים והסעיפים היא חסרת פרופורציות? ספר החוקים של מדינת ישראל עצום. יש בו נכון להיום 1,044 חוקים, וכמו שכולם פה יודעים, עשרות אלפי סעיפים בכל חוק וחוק.

ברגע זה, יש בכנסת הנוכחית 4,601 הצעות חוק בתהליך חקיקה, רק בשנתיים של הממשלה הזאת. כמובן שלא כולן יושלמו, אך מספיק שאחוז קטן מהן יושלם בכדי להכביד עוד על הבנת ספר החוקים של מדינת ישראל. הגיע הזמן לחשוב על הנושא, הגיע הזמן לנסות להקל ולהסיר חוקים לא רלוונטיים, כאלו ישנים או מתקופת המנדט הבריטי. אני רוצה לציין כאן כתב אחד, עקיבא נוביק, שבסדרת סרטונים קצרים ומשעשעים עבר על הצעות חוק לא רלוונטיות והציע לבטל אותן. אחת ההצעות היא החוק הזה ממש, ביטול עבירת השוטטות. עקיבא קרא לסדרת הסרטונים "עובר על החוק". אבל אני מקווה, ואפעל, שכמה שפחות אזרחים יעברו על החוק, במקרים רבים ללא ידיעה שהם עוברים על החוק. אני קורא מכאן לחבריי חברי הכנסת: בדקו כל חוק, אם הוא מוסיף לספר החוקים, וחפשו סעיפים שאפשר להוריד ולבטל כדי שהחקיקה תהיה יהיה רלוונטית ומשמעותית, וכולם יוכלו לעמוד בה. אני רוצה להודות לחבר הכנסת השר משה ארבל על קידום החוק בעבר, ולהודות לייעוץ המשפטי של משרד המשפטים והמשרד לביטחון פנים, לשר המשפטים ולשר לביטחון לאומי, פנים, לצוות ועדת החוקה, לייעוץ המשפטי וליושב-ראש הוועדה חבר הכנסת שמחה רוטמן, על הסיוע בקידום החוק, ובעזרת השם, גם לצוות מחלקת מחקר של הכנסת על הדוח משנת 2021, שסייע בהכנת החוק. אני רוצה להגיד שכשעברתי על ספר החוקים וניסיתי להסתכל באיזה אופן אפשר מצד אחד להוסיף חוקים שייעלו את המציאות ובעיקר לאוכלוסיות מודרות, ומצד שני באיזה אופן ניתן להוריד חוקים, שאולי הם היו רלוונטיים, אני לא קובל עליהם מהעבר, הם כנראה היו רלוונטיים בעבר, אבל היום הם כבר לא רלוונטיים, המציאות היא אחרת. איך אנחנו יכולים להוריד סעיפים, להוריד חוקים כך שזה ייטיב עם אוכלוסיות, עם המגוון העשיר של החברה הישראלית, שבה כל אחד רואה בצורה אחרת את האחר, אם זה צבע העור, אולי הלבוש,

כלים שהוא אוחז בידיו? כל זמן שאין כוונה ואמצעי,

לבצע פשע או דבר כזה,

אסור לעצור אותו. אני רוצה שכל צעיר כזה, לא מעט צעירים הדרכתי בחיי, לא מעט צעירים מגיעים אליי, הגיעו אליי בעבר,

עצר אותי שוטר.

הייתי בפארק.

כי מישהו דיווח על איזה המולה,

עצר אותי ולא עשיתי כלום. אני מכיר את הילד, והילד צריך להתמודד, נכון שהוא שוחרר, ברוך השם הוא משוחרר, אבל העובדה שהוא נפגש עם שוטר בעוון זה שהוא בצבע עור מסוים או בלבוש מסוים היא דבר שעלול לדרדר את הנוער למקומות לא טובים. אז אני לא קובל על ספר החוקים, אני מבקש קודם כול מחבריי כאן לתמוך בחוק הזה.

אני קורא לכולם כאן לעבור על ספר החוקים, לחשוב שנייה: האם הסעיפים מיטיבים עם המציאות או שמא הם עלולים לפגוע באוכלוסייה כזאת או אחרת? ואם כן, להסיר אותם מספר החוקים בצורה מסודרת. ככה נוכל למצוא ספר חוקים נקי, מסודר, שמיטיב עם המציאות, ולא חלילה פוגע באוכלוסייה כזאת או אחרת.

תודה לחבר הכנסת סולומון. אני מבקש לברך אותך על ההצעה. אני חושב שחוק שמגביל את חירותו של הפרט ללא תועלת וללא צורך, צריך לבטל אותו.

אני חסיד גדול של ביטול חוקים ולא רק של הוספת חוקים.

נתחיל כעת בדיון האישי. ראשון הדוברים, חבר הכנסת יצחק פינדרוס, אינו נוכח, חבר הכנסת דן אילוז, אינו נוכח, חבר הכנסת ואליד אלהואשלה, מוותר, חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן, מבקשת לדבר? מוותרת. חבר הכנסת מיקי לוי, מוותר. חבר הכנסת אושר שקלים,

חבר הכנסת סולומון, זה מסוג ההצעות שאתה אומר לעצמך, איך לא הציעו את זה קודם? שוטטות?

אדוני. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. אשתדל לקצר. חברי חבר הכנסת סולומון, אני אנצל את הזמן הזה שאתה כאן, כי המסר שלי הוא בעיקר לצד שלנו בקואליציה, ואני מדבר בעיקר על חוק המעונות. אני מתכוון להצביע בעד, ובגאון להצביע בעד, מסיבה מאוד מאוד פשוטה: אני שחקן קבוצתי. כאשר הבוחר בא ושם פתק מחל, הוא לא הצביע בפתק עבור אושר שקלים, אלא הוא הצביע מחל. ואנחנו כמפלגת שלטון במשטר קואליציוני מחויבים לקיים שותפות ומחויבים לקיים הסכמים ומחויבים גם להתפשר על הרבה מאוד דברים, גם אם זה נוגד אפילו חלק מהעקרונות שלנו, כדי לקיים פה ממשלה חזקה, יציבה, על אחת כמה וכמה כאשר אנחנו מדברים כאן על מלחמה רב-זירתית, בשבע זירות שונות. לכן נדרשת מכל אחת מאיתנו אחריות גדולה מאוד. אם כל אחד יעשה דין לעצמו, יבוא ויתנגד ויגיד: לזה אני לא מסכים ולזה אני לא מסכים, עד אנה נבוא?

שתקום פה ממשלת שמאל,

שתסכן את ביטחון עם ישראל? מה האלטרנטיבה? שתקום פה ממשלת שמאל, כמו שקמה ממשלת ההונאה והשנאה של בנט, לפיד וגנץ, שרימתה את העם והביאתנו גם עד הלום, אפילו? המצב הביטחוני, אל תשכח, כפרה עליך, וואו.

צריך להפגין פה אחריות. גם אם לא נצא עם כל תאוותינו בידינו, אנחנו צריכים עדיין להבין שיש לנו להחזיר את החטופים, יש לנו הרבה משימות גדולות עלינו, ועדיף להעביר את החוק הזה גם אם אנחנו לא מסכימים עליו במאה אחוז, אבל להעביר אותו ולשמור על יציבות הממשלה.

תודה רבה לחבר הכנסת אושר שקלים. חבר הכנסת עופר כסיף, בבקשה. מצב ביטחוני מעולה. מי גרם לכך? אתה רוצה שנפתח את זה, מיקי, מי גרם לכך? מי עשה את כל המינויים לפני שלוש שנים? רשות הדיבור לחבר הכנסת כסיף, בבקשה.

כבוד היושב-ראש, חברי הכנסת, אנחנו תומכים בהצעת החוק. אני רוצה להזכיר או לספר, ואני אשמח אם חבר הכנסת המציע יקשיב. לפני כמה שנים, אני גר ברחובות, ביקרתי בשכונה שיש בה אוכלוסייה גדולה

נחשפתי להטרדות בלתי נסבלות מצד המשטרה. דיברתי ספציפית,

עם אדם אחד שהוכה קשות כשירד לזרוק את הזבל מהבית, רק בגלל צבע עורו. הדבר הזה הוא בלתי נסבל, והשימוש כתירוץ בשוטטות כלפי אוכלוסייה, כל אוכלוסייה שהיא, וכמובן שיוצאי אתיופיה הם מהאוכלוסיות הבולטות ברדיפה הגזענית הזאת, זה דבר שהוא בלתי נסבל. אבל אני רוצה להפנות רגע את תשומת הלב לצביעות מסוימת שקיימת בחלק מהבית. בנאומים בני דקה עמדה פה אחת מחברות הכנסת היותר-גזעניות, ולצערי יש לא מעטות, ולמעשה התייחסה למוסקים בשטחים כאילו הם משוטטים, במילים אחרות. היא למעשה לא התייחסה לאלה שמוסקים את הזיתים שלהם, והיה לי הכבוד והעונג להיות במסיק בשבת האחרונה יחד איתם, בדיר איסתיא, היא מתייחסת אליהם בדיוק כמו שמתייחסים אל "עברייני השוטטות". יותר מזה, מבחינתה מסיק זה בהכרח טרור. לא אנשים שעובדים את האדמה שלהם, הנגזלת, לא אנשים שמתפרנסים מעצי הזית, מהמטעים, מהשמן, שהם עובדים עליו קשה, וגם יורים בהם, מתנחלים רצחו שניים לפחות, ומכים וכורתים עצים ושורפים. זה לא קיים מבחינתה של אותה חברת כנסת, כי מבחינתה כל ערבי הוא טרוריסט. מה זה מזכיר לי? זה מזכיר לי קטע שנקרא "הוראות ביטחון", שכתב חנוך לוין במחזהו "הפטריוט". אני שיניתי קצת את המילים. אקרא לכם פרפרזה שעשיתי לקטע הוראות הביטחון, כאמור מתוך "הפטריוט" של חנוך לוין. וכך נאמר: עובר ערבי ברחוב ומעיף מבטים עצבניים לצדדיו ולאחוריו, ייחשד כטרוריסט, עובר ערבי ברחוב ומביט קדימה בנחת, ייחשד כטרוריסט קר רוח, עובר ערבי ברחוב ומביט השמיימה, ייחשד כטרוריסט דתי, עובר ערבי ברחוב ומבטו מושפל, ייחשד כטרוריסט ביישן, עובר ערבי ברחוב ועיניו עצומות, ייחשד כטרוריסט מנומנם, לא עובר ערבי ברחוב, ייחשד כטרוריסט חולה. כל החשודים המנויים לעיל ייעצרו. במקרה של ניסיון הימלטות תיירה יריית אזהרה באוויר, והגופה תועבר למכון הפתולוגי.

כך מתייחסים מכאן לכל ערבי פלסטיני באשר הוא. בושה וחרפה. חבר הכנסת סולומון, תילחם נגד כל גזענות, נגד גזענות כלפי ערבים, נגד גזענות כלפי יוצאי אתיופיה, נגד גזענות כלפי ארצות המזרח, וכן הלאה וכן הלאה.

חברת הכנסת אימאן ח'טיב יאסין, אינה נוכחת, חברת הכנסת פנינה תמנו, אינה נוכחת, חברת הכנסת שרון ניר, אינה נוכחת, חבר הכנסת יוסף עטאונה, אינו נוכח. חבר הכנסת יאסר חוג'יראת, בבקשה. אני נועל את הרשימה, רבותיי. - - - אם את רוצה, את תהיי אחרונה. אבל בכל אופן אני נועל את הרשימה כרגע. בבקשה, אדוני. עד שלוש דקות לרשותך. כבוד היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, אום אלחיראן, ראס ג'ראבה, תל ערד, סעווה,

ח'רבת אל-וטן, אל-בוקיעה, אום אל-בדון, כל אלו הם שמות של כפרים בלתי מוכרים בנגב. כפרים שמאוימים בהריסות. אום אלחיראן, לפני כמה דקות דיבר על זה יוסף עטאונה, הם קיבלו כבר צווי הריסה. גם ראס ג'ראבה, זה יישוב שנמצא ליד דימונה, אל-בוקיעה. אלה הרבה יישובים והרבה תושבים שחיים בתוך היישובים והכפרים הבלתי-מוכרים בנגב, מעל 100,000. במקום שהמדינה תנסה לתת להם פתרונות, לאשר את אותם כפרים, להגיע למשא ומתן עם אותם תושבים בשביל לתת פתרונות לאותם תושבים, במקום זה התושבים בכפרים הבלתי-מוכרים מקבלים רק צווי הריסות, רק איום לפנות אותם. אנחנו זוכרים את הסיפור של אום אלחיראן

אנחנו פונים לממשלה, לכל המוסדות ולכל המשרדים שמטפלים בנושא הזה, צריך לתת פתרונות לאותם אנשים. במקום לחשוב איך למגן אותם, איך לשים מיגוניות בכפרים הבלתי-מוכרים, איך לתת מענה לתלמידים, לילדים, איך לנסוע לבתי ספר, להקים גנים ממוגנים, התושבים שם נמצאים כל הזמן באיום של פינוי והריסות בתים. אז הגיע הזמן שהממשלה תיתן פתרונות לתושבים ולאחים שלנו בנגב.

תודה לאדוני. חברת הכנסת יוליה מלינובסקי, אינה נוכחת, חבר הכנסת איימן עודה, אינו נוכח. חבר הכנסת ווליד טאהא, בבקשה. מכובדי היושב-ראש, בתחילה, בנאום הדקה שלי אמרתי שבוצע ירי לכיוון נהג אוטובוס זעיר ויש שני ילדים פצועים, אחד פצוע קשה, אחד בינוני, אבל אני מתבשר שהנהג לא נרצח, הוא פצוע פצעים קשים. אני מאחל לו החלמה ובריאות שלמה. החוק שלך, חבר הכנסת סולומון, הוא חוק ראוי. אני לא ראיתי את החוק שאתה מבקש לבטל, שמדבר על תופעת השוטטות. ומה זה להגדיר תופעת שוטטות? לטעמי מי שחוקק את החוק הזה התכוון לסוג מסוים של נערים, שכנראה, כנראה הציקו לו, לשכונה שלו, לסביבה שלו, והוא העלה את ההצעה הזאת, שמדברת על נער משוטט. אז יש בהצעה באמת משום היבטים סטיגמטיים כאלה. אני לא מתאר לעצמי שכל נער במדינה שנמצא בסביבה שהיא לא שלו הוא בבחינת נער משוטט, אלא יש נערים שאפשר להצביע עליהם, לפי חזות, לפי צבע, ולהגדיר נער כנער משוטט. אז כן, אנחנו קוראים לנערים מעל דוכן זה, כל הנערים, לא משנה מאיזה מוצא הם, לא משנה מאיזה עדה הם, לפעול אך ורק על פי החוק, לא להפריע לאיש, לא לעבור על החוק, אבל יש לאפשר לכל אדם להסתובב היכן שהוא רוצה, כמובן עם שמירה על החוק ועל הכללים. החוק הזה ראוי באמת לביטול, ואנחנו נתמוך בהצעת החוק שלך. תודה רבה. מאה אחוז. חבר הכנסת חמד עמאר, אינו נוכח, חבר הכנסת עמית הלוי, אינו נוכח, חברת הכנסת גלית דיסטל אטבריאן, אינה נוכחת, חבר הכנסת גלעד קריב, אינו נוכח, חברת הכנסת צגה מלקו, אינה נוכחת, חבר הכנסת עודד פורר, אינו נוכח, חברת הכנסת נעמה לזימי, אינה נוכחת. חבר הכנסת נאור שירי, בבקשה.

רבה, אדוני היושב-ראש. קודם כול, אני רוצה להצטרף לדברים שציינת. הצעת חוק מעולה, ומבחן הצעת החוק המעולה זה בדיוק מה שנאמר: איך לא חשבנו על זה קודם. אני מתחבר לגמרי לאג'נדה שצריך לדלל כמה שיותר בחקיקה, אבל זו כבר סוגיה אחרת. האמת שלא תכננתי לדבר, אבל איכשהו חבר הכנסת אושר שקלים, בכוונה אני גם מזכיר את השם, כדי שאהיה מספיק הגון לתת לך להשיב, עלית לפה ובאווירת הביחד ננצח טענת: אם חס וחלילה תעלה לפה ממשלת שמאל, זו תהיה מפלה לביטחון מדינת ישראל. ניסיתי לצטט מילה במילה, אבל זה הרעיון המסדר. אני רוצה להתייחס לזה משתי נקודות: 1. בממשל דמוקרטי יכול להיות, אני יודע שזה לא קרה הרבה ב-30 השנים האחרונות, יכול להיות שתהיה ממשלה אחרת. זה לא נוגד שום דבר בערכים הדמוקרטיים. זה פעם אחת. אבל צריך להיות עם כישלון לוגי מעוות כדי להגיד את המשפט שאמרת, ואני אסביר למה. כי ממשלה אחרת, נניח אתם, כל מה שלא אצלכם זה שמאל, אני שם את זה בצד, לזה התרגלנו, להגיד שממשלה אחרת תביא למפלה בביטחון ישראל, וזו חס וחלילה הסיבה שאסור שהיא תעלה, נוכח המציאות הזו באמת יש יכולת מעוותת שבה אתם לוקחים את המציאות - - - אתה רוצה שנפתח את זה? אמרתי את השם שלך לא סתם, כדי שלא תפריע לי. אין לי בעיה לעשות את הפינג-פונג הזה, רק אם יעצרו את הזמן. בכוונה אני אומר את השם שלך. יש כאלה שהם נמנעים, כי הם מפחדים. חבר הכנסת שקלים דיבר, כולם הקשיבו, עכשיו הוא משיב. אתה יכול לעלות אחרי זה. אתה לא יכול להיות עם היגיון בריא ולהגיד שאם לא הייתה ממשלה אחרת, או תעלה ממשלה אחרת, ביטחון ישראל ישתפר, נוכח השנה האחרונה. תגיד, זה פשוט לא יכול להיות. אתם הייתם - - - אני שואל.

אל תגיד לי "אתם" אני לא פחות פטריוט ממך.

לא עשיתי פחות צבא ממך, אני בטוח שהרבה יותר, כנ"ל מילואים, וגם בתפקידים יותר טובים. אל תעשו לי את ההרצאות האלה,

פטריוטיות.

תגיד, השנה, עם האירועים החמורים ביותר בתולדות מדינת ישראל מאז השואה, עולה לפה חבר כנסת מנותק ואומר שחס וחלילה יכול להיפגע ביטחון ישראל.

איפה הייתם כשטבחו בנו, כשאנסו אותנו, שכבשו אותנו, שהפכנו פליטים בארצנו?

אתה צריך באמת להיות עם מוח מעוות וכישלון לוגי - - על מה אתה מדבר? מי מינה את כל צמרת המערכת הביטחונית?

עם אפס מוסר - - חבר הכנסת שקלים, אני לא רוצה לקרוא לך. - - עם אפס הבנה בסיסית של המילה "ביטחון" והמילה "ממשלה" - - - - - על זה אתה לא

תודה רבה. חבר הכנסת אחמד טיבי, בבקשה. מכובדי היושב-ראש, הצעת חוק השוטטות היא הצעה חיובית שאנחנו נתמוך בה. גם יש אכיפה סלקטיבית, מה עוד שהאנשים הנוגעים בדבר שייכים לפריפריה, אתיופים, החברה הערבית וכדומה. יש עוד תופעה שדיברנו עליה בעבר, לפני כמה שנים, אבל היא נמשכת למרות שיש חוק אחר שמונע אותה, וזה הקבצנים, בעיקר הילדים, ברמזורים. אתה רואה ילדים שמישהו מפעיל אותם מרחוק, כאילו זה מיזם, עם השפלה, בלי כבוד אנושי. העלינו את זה ופנינו למי שצריך כאן, ובכל זאת התופעה הזאת ממשיכה להתקיים, אולי להתרחב לפעמים. יש חוק אחר, חוץ מחוץ השוטטות, שמאפשר למשטרה לנקוט, לרשויות רווחה, במיוחד כאשר מדובר על קבלנים שמביאים את הילדים האלה. זה משהו לא אנושי. עכשיו אני קורא שיש עוד פרשה ביטחונית שנחקרת ב-433 עם, לא יודע אם יש צו איסור פרסום, אבל ידוע מה הפרשה החדשה. היא פרשה מתחילת המלחמה. איך כולם יודעים ואני לא יודע.

התפרסם משהו בתחילת המלחמה - - איך אתה יודע ואני לא. - - התפרסם משהו בתחילת המלחמה על מישהו שהגיש תלונה על שינוי פרוטוקולים, כנראה שזה זה. האמת, אתמול - - - - - - לא, לא קשור. שוטטות אחרת. נאור, אתמול היה מחזה מעניין מאחורי המליאה: ראיתי אחד מעוזרי ראש הממשלה מסתובב חופשי.

זה חריג. זה חריג בימים אלה. - - - זה חריג. אמרתי: הינה, לא כולם עצורים. הוא הסתובב חופשי, לא הרגיש מאוים. האמת, ששמעתי,

אתה סיפרת לי על מישהי שאמרה שהמסיק זה כדי לאסוף מודיעין.

את אמרת לי, שניכם. (אומר בערבית: אללה יעזור - - -) יעני, אנשים כאלה צריכים עזרה, סיוע,

אבל זה לא רק אנשים שצריכים טיפול, זה פשיזם מובהק. בדיון פה בוועדות הכנסת החסויות אמרו שעד עכשיו נהרגו,

שבעה פלסטינים במסיק הזיתים, ורם בן ברק הזכיר את זה היום בוועדה. זה היה בשידור בערוץ הכנסת. - - - כמה זה נורא שגם הורגים את החקלאים הפלסטינים, את אלה שמגיעים למסוק זיתים, וגם אחר כך אומרים את השטויות האלה. גם לפשיזם לעיתים אין גבול בתקופה הזאת.

רם בן ברק יתפקד אליך בסיבוב הבא.

חבר הכנסת אריאל קלנר, אינו נוכח. אני מזמין את חבר הכנסת משה סולומון לסכם את הדיון, מוותר. אם כך, נעבור להצבעה. מטעם הממשלה רוצים לסכם או שנעבור להצבעה? נעבור להצבעה. אם כן, אנחנו מצביעים על הצעת חוק העונשין (תיקון מס' 154) (ביטול עבירת השוטטות), התשפ"ה 2024, בקריאה הראשונה. הצבעה כעת. ההצעה להעביר את הצעת חוק העונשין (תיקון מס' 154) (ביטול עבירת השוטטות),

33 בעד, אין מתנגדים, אין משוטטים. אני קובע כי הצעת חוק העונשין (תיקון מס' 154) (ביטול עבירת השוטטות), התשפ"ה 2024, אושרה בקריאה הראשונה ותחזור לדיון בוועדת החוקה, חוק ומשפט לצורך הכנתה לקריאה השנייה והשלישית. נעבור לנושא הבא של סדר-היום, הצעת חוק לתיקון פקודת בתי הסוהר (מס'

(סמכויות סוהר מחוץ לבית סוהר), התשפ"ה 2024, של חבר הכנסת צביקה פוגל, לקריאה הראשונה. אני מתכבד להזמין את חבר הכנסת פוגל להציג את הצעת החוק. בבקשה, עד עשר דקות לרשותך, אדוני. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. חבריי חברי הכנסת, כנסת נכבדה, אני מתכבד להציג בפניכם את הצעת חוק לתיקון פקודת בתי הסוהר (תיקון מס' 67), הדנה בסמכויות סוהר מחוץ לבתי הסוהר התשפ"ד 2024, לקריאה הראשונה. אדוני היושב-ראש, כולנו ראינו את המפות שאיתן נכנסו מחבלי נוח'בה למדינת ישראל, מפות שהובילו את המחבלים אל הקיבוצים, אל היישובים, אל הבסיסים, אל סמלי שלטון כמו תחנות משטרה ובתי סוהר. לצערי הרב, אדוני היושב-ראש, יש בקרבנו מי שעדיין לא הפנים את מה שהמחבלים הארורים הללו השכילו להבין: מתקני שירות בתי הסוהר הם לא רק סמלי שלטון, הם מחזיקים בתוכם אויבים יצירתיים שיש להם את כל הזמן שבעולם לחשוב ולתכנן איך לפגוע במתקני הכליאה, בלוחמי הכליאה, ובעיקר, איך לברוח ומאיפה לתקוף אותנו או את בתי הסוהר. אדוני היושב-ראש, זה לא סוד, ואני בטוח שחברי הכנסת שמגיעים אליי לדיונים בוועדה מכירים את האיומים שעימם מתמודד שירות בתי הסוהר בכלל, ולוחמי הכליאה בפרט. חבריי חברי הכנסת, מאז מלחמת שמחת תורה, האיומים מבין כותלי הכלא ולא פחות, מחוץ לכלא, רק הלכו והתעצמו, איומים שנובעים מהיותו של מתקן הכליאה סמל שלטון ובשל הערך התודעתי שנמצא שם. מעבר לפתיחה של אגפים ייעודיים לאותם מחבלי נוח'בה, שירות בתי הסוהר עיצב מחדש את תפיסת ההפעלה שלו באשר לאיומים מבית ומחוץ, ולצד הסמכויות שאנחנו מאשרים היום, שירות בתי הסוהר מעבה כל הזמן את אבטחת מתחמי הכליאה באמצעים שמטבע הדברים לא ראוי לפרט כאן. הצעת החוק שיזמתי, אדוני היושב-ראש, מטרתה לספק ללוחם הכליאה סמכויות נוספות במסגרת הגנה על מתקני הכליאה ולשם מילוי תפקידו גם מחוץ לבתי הסוהר. בהצעת החוק מוצע לתקן את סעיף 95ב לפקודת בתי הסוהר ולהרחיב את הסמכויות שממילא כבר מוקנות לו, לדוגמה: עיכוב ומעצר גם בסביבתם הקרובה של מתקני הכליאה וכן בעת ליווי עציר, וחלילה במצב של מרדף אחרי אסיר נמלט. בנוסף, חבריי חברי הכנסת, ההצעה מבקשת להקנות לסוהר סמכות לדרוש מכל אדם המונע ממנו למלא את תפקידו, שיזדהה בפניו, יאפשר לערוך חיפוש על גופו ובכליו, להשתמש בכוח ככל שיידרש, לתפוס חפצים, והכול בתנאים מוגדרים ובהתאם למגבלות החוק. מוצע כי סמכויות אלה יינתנו גם ליחידת ההשתלטות של שב"ס וליחידות שיעסקו באכיפת צימוד אלקטרוני ובמקרים שבהם קיים חשד סביר כי אדם עומד לפגוע בעובד שירות בתי הסוהר או בבן משפחתו. חבריי חברי הכנסת, עוד מוצע במסגרת הצעת החוק להחיל את סעיף 19 לחוק הגנת הפרטיות על שירות בתי הסוהר כך שלוחמי הכליאה יהיו פטורים מנזק שייגרם כתוצאה מפעולה שבוצעה על ידי לוחם כליאה במסגרת מילוי תפקידו באופן סביר.

דרך אגב, בדומה לשאר כוחות הביטחון, שהסעיף הזה חל עליהם. לדוגמה, משטרת ישראל, שב"כ, המוסד וכו'. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, מדובר בשינוי שהוא נחוץ ומתבקש בעבור שירות בתי הסוהר. רק לאחרונה שמענו כולנו על הרצח הנורא של לוחם הכליאה יוחאי אבני, זיכרונו לברכה. אני מודה כי לא בטוח שבמקרה הספציפי הזה הסמכויות היו מונעות את הרצח, אך בהסתכלות רחבה על האיומים כלפי לוחמי הכליאה ומתקני הכליאה, זאת חובתי לספק מטריית הגנה רחבה, ולעשות ככל שביכולתי על מנת להגן על לוחמי הכליאה, שכל אחד מאיתנו, אזרחי ישראל, חבים להם על השירות המסור שלהם למען המדינה. בהזדמנות הזאת,

ולצוות המשפטי בראשות עורכת הדין מירי פרנקל שור על שיתוף הפעולה האין-סופי שלהם איתי, גם במסגרת הצעה זו. אני מפציר בכם, חבריי חברי הכנסת, להצביע בעד הצעת החוק. זו עוד שכבת הגנה ללובשי המדים, שאנחנו שולחים לשם כדי לאפשר לנו ביטחון אישי וציבורי.

תודה לחבר הכנסת פוגל. נעובר כעת לדיון האישי. חבר הכנסת יצחק פינדרוס, אינו נוכח, חבר הכנסת דן אילוז, אינו נוכח, חבר הכנסת וליד אלהואשלה, מוותר, חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן, מוותרת, חבר הכנסת מיקי לוי, מוותר, חבר הכנסת אושר שקלים, אינו נוכח, חבר הכנסת עופר כסיף, אינו נוכח. חברת הכנסת אימאן ח'טיב יאסין, מדברת. מאה אחוז. אני קובע כי רשימת הדוברים נעולה. בבקשה, עד שלוש דקות לרשותך, גברתי. תודה. כבוד היושב בראש, כנסת נכבדה, האמת, אני יכולה להבין את האירוע ב-7 באוקטובר, ויכולה לקלוט את הממדים שלו ואת התחושה, ואת כל מה שקרה לאחר מכן ועד עכשיו, ומסתכלת על התמונה בצורה כוללת. אבל לצערי הרב ישנם לא מעט אנשים, רוב של האנשים בבית הזה, שעומדים

יכולה להבין את הצד השני בהרגשה שלו וגם במחשבה שלו. אבל מצד שני, אנחנו כאן שליחי ציבור, אנשים שאמורים להיות מביני עניין, שצריכים להתנהל בהיגיון. לא יכול להיות שהעולם כאילו נעצר במקום הזה ב-7 באוקטובר 2023 ולא זז משם, וכל דבר אנחנו משליכים על היום הזה, כל הזמן אנחנו מתחרים על חקיקה כאילו זאת המציאות הרגילה, הנורמטיבית שנמצאת כל השנה. לא יכול להיות שאנחנו נתנהל כל הזמן מהעמדה הזאת. חבר הכנסת גואטה. חבר'ה, האולם ריק ועדיין יש רעש. חברים, בואו, תכבדו אותה.

אני יכולה להבין שיש סיטואציה, נסיבות. צריך להכניס את זה לתוך החוק, או ההצעה, ולא להשאיר אותו פתוח, כאילו זאת התמונה הנורמטיבית במדינה, כאילו כולם עכשיו מאוימים וכולם, כל מי שזז ברחוב, שלא מתאים לדעה שלי או למראה שלי, אז הוא האויב שלי, והוא הולך, עליהום עליי, הולך להרוג אותי. אני צריכה להתחרות מי קודם, מי יורה את הכדור קודם. אני חושבת שזה מצב מאוד מאוד מעוות, וההצעה הזאת פרוצה מכל הצדדים. היא מאפשרת לכל בן אדם, בזכות החוק, לא משנה כמה החשש סביר, אמיתי או לא אמיתי, לנקוט פעולה. אחר כך יתברר שהבן אדם בכלל לא איים, לא רצה לתקוף,

כל הדברים האחרים. לכן, אני חושבת שההצעה הזאת לא ריאלית, ולכן אני אתנגד להצעה הזאת.

תודה רבה לחברת הכנסת אימאן ח'טיב יאסין. אדוני המזכיר, אני רק רוצה, לפי הרשימה. אני רואה שהבא הוא מס' 10. חברת הכנסת לא הייתה במקום מישהו. פנינה תמנו היא הדוברת הבאה לפי הרשימה?

חברת הכנסת פנינה תמנו, אינה נוכחת, חברת הכנסת שרון ניר, מוותרת, חבר הכנסת יוסף עטאונה, מוותר. חבר הכנסת יאסר חוג'יראת, מוותר. לא רוצה לדבר?

אני רואה שחברת הכנסת מלינובסקי ואיימן עודה לא נמצאים. חבר הכנסת ווליד טאהא, בבקשה, שלוש דקות. כבוד היושב-ראש, האמת, התכוונתי לוותר ולא לדבר אבל לא יכולתי להתאפק אחרי ששמעתי את דבריה של חברת הכנסת אסון הר מלך, שהפכה את הקורבנות הקורבנות הפלסטינים שנאנקים תחת ההתנכלויות הבלתי פוסקות של המתנחלים בשטחים הפלסטינים הכבושים, בעונת המסיק, מסיק הזיתים, ובכלל, האזרחים הפלסטינים בשטחים הכבושים סובלים למוות מהתנכלויות של המתנחלים, שנכנסים אליהם לשדות, תוקפים אותם ויורים בהם - - מחבלים, מחבלים. - - הורגים להם את העדרים שלהם, משחיתים להם את העצים שלהם. ואחרי זה היא מגיעה לפה כדי להתלונן שהקורבן, הקורבן הפלסטיני, שסובל מהמעשים האומללים, שמנוגדים - - - אוי,

הם נמצאים שם גם בניגוד לחוק הבין-לאומי, והם עושים פשעים - - תומכי טרור. - - נגד האנושות, נגד הפלסטינים, שנמצאים תחת כיבוש, בשדות שלהם, בבתים שלהם.

נכנסים אליהם ליישובים, לכפרים - - תומכי טרור. - - שורפים רכבים, שורפים בתים.

אתם מבצעים שם פשעי מלחמה. תומכי טרור. ויש לך את החוצפה - - - אתה נותן גיבוי לרצח. חברת הכנסת סון הר מלך, תודה, תודה רבה.

חוצפנית. יש לך את החוצפה לבוא לדבר - - - - - - - על זה שהפלסטינים, שהולכים לעשות במסיק הזיתים, תוקפים מתנחלים. חברת הכנסת לימור סון הר מלך, תודה,

כמה שקר את יכולה לפזר? - - - כמה שקר את יכולה לפזר? - - - שלך לא יודע להבדיל בין אמת ושקר - - - את נמצאת בשטחים הכבושים לא כדין. - - - שקר. בניגוד לחוק הבין-לאומי. נחלת אבותינו. נחלת אבותינו. נחלת אבותינו על אפך ועל חמתך. היום שבו את תצאי משם קרב. שם תקום מדינה פלסטינית ללא המתנחלים שלך, ללא את. - - - נחלת אבותינו. נחלת אבותינו. הפלסטינים יחיו בחירות ובכבוד, ולא יראו אותך יותר. - - - הארץ הזאת, נחלת

כל עוד אלו חילופי דברים ביניכם - - - נחלת אבותינו - - - את תפסיקי להיות שם - - - תודה. חבר הכנסת טאהא. חבר הכנסת טאהא, תודה רבה. - - - היא פועלת תוך כדי שאני מדבר. כי אתה פונה אליה, ובגלל זה אני לא עוצר אותה. לו היית מדבר למליאה, הייתי עוצר אותה. חבר הכנסת חמד עמאר,

חבר הכנסת עמית הלוי, אינו נוכח. חבר הכנסת גלעד קריב, בבקשה. חברים, אתם פה ותיקים בבית הזה, אתם יודעים שכאשר אתם פונים לחברי כנסת והם מגיבים, יש עימות ביניכם. אם אתם לא תפנו ולא תדברו לחבר הכנסת, אז אני אעצור ואתן לך את זכות הדיבור המלאה. אבל אתה פנית אליה, גם בשם, גם בפנייה, אז אתה רוצה שהיא תשתוק ולא תגיב? אז היא הגיבה לך.

תודה על הטפת המוסר. תודה, מישרקי.

רשמתי את זה להבא.

בבקשה, שלוש דקות, אדוני. מי כבוד השר? השר קרעי,

השר קרעי. הוא עוקב אחריך בדריכות, אני בטוח בזה. האמת שכן. בבקשה, שלוש דקות. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, בעוד ארבעה ימים ימלאו 400 ימים לאסון ולמלחמה, 212 ימים מאז ההצהרה של נתניהו שאנחנו כפסע מן הניצחון המוחלט, 60 ימים מאז מסיבת העיתונאים האחרונה של ראש הממשלה. אדוני ראש הממשלה ואדוני שר הביטחון, מה התוכנית? מה התכלית של המהלך הנרחב בצפון הרצועה? מה התוחלת של המשך הלחימה? הרי לכל בר-דעת ובעל יושרה ברור שהדרך היחידה להחזיר את החטופים במהרה היא בעסקה כוללת שאחד ממרכיביה היסודיים הוא סיום הלחימה בעזה. הרי לכל בר-דעת ולב דואג ברור שדפוס הפעולה הצבאי הנוכחי יביא להרוגים רבים בקרב חיילינו ולעוד ועוד משפחות שהמבשר ידפוק על דלתן. הרי לכל בר-דעת ובעל מצפון ברור שאנחנו בעיצומו של משבר הומניטרי דרמטי בכל רחבי הרצועה, ושכן, ישנה עלייה משמעותית במספר התושבים הפלסטינים שנהרגים ונפצעים. והרי לכל בר-דעת ובעל תחושת אחריות ברור שישראל תתמודד עם לחץ בין-לאומי הולך וגובר, בראש ובראשונה מצד ידידותיה, תהא תוצאת הבחירות בארצות הברית אשר תהא. אז נכנסנו לח'אן יונס ולרפיח, כבשנו את ציר פילדלפי, חיסלנו את סנוואר ואת דף. מה הלאה? כל הדברים שאתם לא רציתם לעשות. כל הדברים האלה שאתם לא רציתם לעשות.

אל תפריע. - - - חבר הכנסת מלביצקי, חנוך, תודה.

לממשלה הזאת אין ולא הייתה תוכנית אסטרטגית להחליף את החמאס בגורם שלטוני פלסטיני או בין-לאומי אחר.

התוצאה ברורה: גרירה של צה"ל ומדינת ישראל כולה לשהות מדממת של שנים ברצועה החלום הוורוד של סמוטריץ'; האסון והסיוט של כולנו. התיישבות ברצועה. האם נבחרי הציבור וכל אזרחי ישראל לא צריכים לשמוע מראש הממשלה ומשר הביטחון מהי התוכנית שלהם? האם אנחנו לא זכאים לשמוע אם ניוד האוכלוסייה מצפון הרצועה הוא באמת זמני, או מדוע מסדרון נצרים אינו מסדרון אלא שטח של 40 קילומטר רבוע שהולך וגדל בכל יום? האם איננו מבינים את מחיר הדמים שישלמו חיילי צה"ל הגיבורים על מעבר ממלחמת הכרעה למלחמת התשה ודשדוש? האם איננו מבינים את המחיר המוסרי והערכי של הכיבוש דה פקטו המלא של הרצועה? ומעל הכול, אדוני, עוד שניות אחדות, מעל הכול, קול דמי אחינו שזועקים אלינו מן האדמה, מן המנהרות האפלות. עד מתי הם ימתינו? עד אשר כל ה-101 יצטרפו להדר גולדין ולאורון שאול, זכרם לברכה? לרון ארד? הגיע הזמן לומר די. די להפקרה. די לטיוח. די לשקרים.

עסקה, סיום המלחמה, הסדרה אזורית וועדת חקירה. תודה רבה לחבר הכנסת גלעד קריב. חברת הכנסת צגה מלקו, אינה נוכחת, חבר הכנסת עודד פורר, אינו נוכח, חברת הכנסת נעמה לזימי, אינה נוכחת, חבר הכנסת אריאל קלנר, אינו נוכח. חבר הכנסת אחמד טיבי,

שלוש דקות, בבקשה. מכובדי היושב-ראש, בהמשך לדברים של חבר הכנסת קריב, הוכרזו מטרות מלחמה, (בערבית:

חיסול חמאס, החזרת חטופים, ו-3. החזרת תושבי הצפון. רגע, חבר הכנסת גואטה, אני שומע אותך יותר מאשר אני שומע את חבר הכנסת טיבי. אני לא רוצה להפריע לחבר הכנסת טיבי. תודה רבה.

תודה.

חיסול חמאס, החזרת החטופים והחזרת תושבי הצפון.) זאת הייתה החלטת ממשלה. אתה תומך בחיסול חמאס, טיבי? חיסלתם את סייד חסן נסראללה (בערבית: והנהגת חיזבאללה.) אתה תומך בחיסול חמאס? חבר הכנסת מלביצקי, רגע, שנייה, תעצור שנייה.

תן לו שלוש דקות, הוא ידבר. אם יש לך שאלה, תוכל לשאול אותו בפרסה.

אבל אני רוצה שישמעו כולם. זו שאלה שעם ישראל צריך לשמוע.

אבל לא במסגרת של שלוש דקות שיש לו בדיון אישי. האם אחמד טיבי תומך בחיסול חמאס, כן או לא? אתה נגד הרג ילדים פלסטינים? אתה מגנה הרג ילדים פלסטינים?

אל תיכנס לעימות. אם תיכנסו לעימות, זה לא ייגמר.

האם אתה מגנה, אתה או הם מגנים הרג של ילדים פלסטינים? 16,000. אוקיי, אז אני ממשיך את הזמן. אנחנו מגנים בהחלט הרג באשר הוא הרג.

אף אחד מכם לא גינה. חנוך דב מלביצקי (הליכוד): אתם

אתם לא. מי שלא גינה הרג של ילדים פלסטינים לא יטיף מוסר לאף חבר כנסת ערבי.

(אומר בערבית: אף אחד. אני לא רוצה לשמוע אתכם.) חנוך דב מלביצקי (הליכוד): אנחנו כן נטיף. לא רוצה לשמוע מכם שום הטפה.

אתה אורח פה. טוב, תודה.

שום שאלה.

קיבלתם כל אחד חצי דקה.

חבר הכנסת מלביצקי, אתה גם סגן יו"ר. אתה רוצה שאני אקרא אותך לסדר? באמת, לא רוצה. אני לא רוצה לקרוא אותך לסדר, בסדר?

בבקשה, תמשיך. אני אוסיף לך דקה לזמנך.

אלה היו מטרות המלחמה. חיסלתם את הנהגת חמאס, הנייה, סנוואר, חיזבאללה, נסראללה. תושבי הצפון חזרו? לא חזרו. 101 חטופים חזרו?

אתם גם לא רוצים להחזיר אותם. נתניהו מטרפד כל עסקה. החזרתם את תושבי הצפון? אמרנו שלא. מה כן קרה?

הוגברו, יותר התקפות, שני הארגונים הפכו להיות יותר אגרסיביים אחרי החיסולים. סימן שזה מה שאמרנו, שזו נקמנות.

(אומר בערבית ומתרגם) מה אתם רוצים? לא ליישם את המטרות האלה. אתם רוצים להכניע את העם הפלסטיני, ולכן 80% מהבתים בעזה הוחרבו, אין תשתיות, יותר מ-16,000 ילדים הרוגים, אלפי נשים, ובצפון הרצועה יש פשע מלחמה של טיהור אתני שמתבצע בעצם הימים האלה, ומי שמסית לו הוא אדם שצריך לעמוד לדין על פשעי מלחמה. קוראים לו גיורא איילנד, לא רק המבצעים, הוא, המסית. אגב, הוא לא ביביסט, גיורא איילנד. הוא אשכנזי קפלניסט, אפילו מתנגד להפיכה המשטרית. והוא אורח קבוע באולפנים, מסית לפשע מלחמה, מאולפן לאולפן. אתם רוצים להכניע את העם הפלסטיני. ניצחון - - - (בערבית: אתם רוצים להכניע את העם הפלסטיני ואת העם הלבנוני.) להרוג מחבלים ולהכניע. להרוג מחבלים ולהכניע. להרוג מחבלים ולהכניע. - - - חבר הכנסת שקלים, אתה כבר בקריאה. (ערבית: - - - והעם הפלסטיני לא ייכנע אלא בפני אללה. לא ייכנעו אלא בפני אללה.) להרוג מחבלים ולהכניע. להרוג מחבלים ולהכניע.

משפט לסיום. לא תצליחו. לא תצליחו. לא תצליחו. לא תצליחו - - להרוג מחבלים ולהכניע. להרוג מחבלים ולהכניע.

תודה. זהו. להרוג מחבלים ולהכניע את החברים המחבלים שלך. - - באמצעות הרעבה וטיהור אתני בצפון הרצועה. חבר הכנסת טיבי, משפט לסיום.

נתתי לך דקה. יש זמזומים מהצד הזה.

בבקשה.

זהו.

בוא נסיים כאן.

- - - בעזה - - - בעזה תדבר ככה.

אגורה.

אתה אגורות. אתה אגורות, לא שקלים.

שב. רגע, שנייה, תן לי. טיבי, טיבי - - - אתה יועץ של רוצח, יועץ של רוצח. איי איי איי. - - - מספיק, מספיק.

על חוק המעונות. אני רואה את החבר'ה שלי פה, עזוב אופוזיציה, גם בתוך הקואליציה, שבאים ויוצאים ומדברים נגד החרדים ונגד חוק המעונות. מה הקשר בין חוק המעונות לחוק הגיוס? אין קשר בין חוק המעונות לחוק הגיוס. עם מי

בעד 22, עשרה מתנגדים. אני קובע כי הצעת חוק העונשין, מיקי. תודה, מיקי לוי. חבר הכנסת מיקי לוי. אני קובע כי הצעת חוק העונשין (תיקון מס' 154) (ביטול עבירת השוטטות), התשפ"ה 2024 אושרה,

סליחה. רגע, רגע. בלבלו אותי פה.

אז הטענה שלך לא רלוונטית פה. אנחנו כרגע עוברים עכשיו להצעת חוק שירות המדינה (מינויים) (תיקון מס' 21) (עדיפות למשרת מילואים פעיל בקבלה לשירות המדינה), התשפ"ה 2024, של חבר הכנסת מאיר כהן,

דן אילוז וקבוצת חברי הכנסת, לקריאה ראשונה. אני מזמין את חבר הכנסת מאיר כהן להציג את הצעת החוק. בבקשה, לרשותך עשר דקות, אדוני. עשינו פה סדר. הכול בסדר. עכשיו זה יתקתק. אדוני היושב-ראש, חברות וחברי כנסת נכבדים, אפתח במילות תודה לכל מי שעולה בכנסת הזו ומוסיף חוק ועוד חוק ועוד חוק ועוד חוק, כדי למלא את ארגז הכלים של אנשי המילואים. בזה אנחנו מצווים, לא משנה מה דעותינו, ולא משנה מאיפה אנחנו באים. וטוב שלמרות השסע הגדול בתוך הכנסת הזו,

רגעים שבהם מתחברים כולם, מבינים את גודל השעה. וכל אחד, וכל המרבה,

אני דן היום ומבקש מכם לתמוך בחקיקה חיונית שמטרתה להכיר ולתגמל את תרומתם העצומה של אנשי המילואים שלנו. הצעת חוק שירותי המדינה (מינויים) (תיקון, ייצוג הולם למשרתי מילואים), מעניקה עדיפות לאנשי מילואים בגיוס למשרות בשירות המדינה. הצעה זו אינה רק שינוי מדיניות, זוהי הצהרה של תודה וצעד אסטרטגי חשוב לחיזוק הביטחון הלאומי והחוסן החברתי שלנו. אנשי המילואים שלנו, כמו שכל אחד מכאן יודע, הם עמוד השדרה של כוחות הביטחון שלנו. הם האנשים שעוזבים את משפחותיהם ואת הקריירה שלהם בהתראה קצרה, מי שיודע מה זה צו 8 כאן ועכשיו, ורצים להגן על המדינה. המחויבות שלהם בלתי מעורערת, לא ניתנת למדידה. זה מדהים. לכן, אנחנו כמחוקקים חייבים לתת להם ולסובבים אותם ארגז כלים מיטבי, כדי שיוכלו לעשות את המשימה. הצעת החוק שאנו דנים בה היום עונה על הצורך על ידי מתן עדיפות לאנשי מילואים בגיוס למשרות ממשלתיות. זהו צעד קונקרטי, נקודתי, לקראת הוקרת שירותם ושילוב כישוריהם וניסיונם יקר הערך במגזר הציבורי. דור הניצחון שנלחם הוא הראוי ביותר להיות הדור שמוביל,

גם את שירות המדינה, גם בעתיד במשרות ממשלתיות. למה לשירות הציבורי, למה זה חשוב? אנשי המילואים מביאים איתם שפע של ידע, מפקדים מכל הרמות, שפע של ידע, משמעת וכישורי מנהיגות חיוניים לכל ארגון, בטח לשירות הציבורי, ניסיונם במצבי לחץ, היכולת שלהם לפתור בעיות והמחויבות שלהם לעבודת צוות הופכים אותם למעומדים יוצאי דופן, על ידי מתן עדיפות לגיוסם לתפקידים ממשלתיים אנו לא רק מתגמלים את שירותם אלא גם מעשירים את המגזר הציבורי שלנו באנשים טובים, מנוסים, מנהלים טובים שהוכיחו את הכישורים שלהם. יתר על כן, תמריץ השירות באמצעות הזדמנויות קריירה הוא כלי רב-עוצמה לעודד יותר אזרחים להצטרף לשירות המילואים. הצעת חוק זו מטפלת גם בהיבט קריטי של צדק חברתי. צדק חברתי, ומותר להגיד את המילה הזאת. אנשי מילואים מתמודדים לעיתים קרובות עם שיבושים משמעותיים בקריירה שלהם, בחיים שלהם, עקב ההתחייבות שלהם לשרת שירות מילואים. בגלל שהם משרתים שירות מילואים, הם עלולים, וזה קורה, כל אחד מאיתנו שומע את זה בכל ועדה, הם מפספסים הזדמנויות מקצועיות להתפתחות מקצועית, ואף מגיעים למצב שהם מתמודדים עם חוסר ביטחון תעסוקתי. אמרו לנו, אגב, שהכול בסדר ולא מפטרים אנשי מילואים. אין לכם מושג כמה תלונות אנחנו מקבלים של אנשי מילואים שחלק מהמעסיקים שלהם לא מכבדים את הוראות החוק. זאת שאלה של הגינות וצדק, שאלו שמגינים על האומה שלנו, לא יצטרכו להיאבק בכדי למצוא עבודה כשהם יחזרו. יתר על כן, היוזמה הזאת מחזקת בין המדינה לבין האזרחים שלה. אני לא סתם עומד כאן ואומר את המליצות האלה, אנחנו צריכים לאמץ את המליצות האלה כחלק מחיינו כמחוקקים. יש אנשים שנותנים, אנחנו צריכים לעמוד כאן ולחשוב איך אנחנו מקילים עליהם באוניברסיטה, איך אנחנו נותנים להם עדיפות, כמובן מתוך הנחה שכל אחד, אנחנו בודקים את היכולות שלו ואת הכישרונות שלו. אבל אני מצטער להגיד לכם שאם מגיע מישהו שלא נמצא בשירות המילואים ולא עושה דבר, ומגיע מישהו שמשרת במילואים, ויש אותם תנאים, אני אעדיף את זה שמשרת במילואים. ואני רוצה להגיד תודה רבה גם לשרון ניר, שהצטרפה להצעה, ולהגיד תודה רבה לדן אילוז, שהצטרף להצעה, ולהגיד לרוטמן, רוטמן, יושב-ראש הוועדה תבורך, עשית את זה במהירות. וזה מה שאמרתי: אנחנו יכולים להתווכח, ואנחנו בני-פלוגתא חריפים מאוד, אני ואתה, אבל יש רגעים שאנחנו מסתכלים על צה"ל, על אנשי המילואים, ושם אנחנו צריכים לעשות הכול. ואני יודע, אני עובר במסדרונות הכנסת ואני שומע: מה אתם הופכים את אנשי המילואים למורמים מעם? הם מורמים מעם, ועוד איך הם מורמים מעם. ועוד איך. כי הבנים שלנו, ויש בנים שעשו יותר מבניי. אני פוגש אנשי מילואים שכבר סוגרים את הסבב החמישי, ואומרים לי: פספסתי את המכרז הזה, ופספסתי את המכרז הזה, ופה הייתי צריך להתכונן ולא היה לי זמן להתכונן, ופה באוניברסיטה, עם כל ההטבות, נתנו לאוניברסיטאות איזו מין אוטונומיה, חלק הולכים ועוזרים להם, וחלק פחות. ולכן החוק הזה הוא חוק טוב. ואנחנו נצביע על כל חוק שמשפה והופך את אנשי המילואים שלנו לציבור שאנחנו חייבים לו, וזה המעט שאנחנו נותנים לו. אני מבקש מכם, שוב אני מודה לעמיתיי, אני מודה ליושב-ראש הוועדה, ואני מבקש,

לתמוך בהצעת החוק הזאת.

תודה רבה לחבר הכנסת מאיר כהן. אני מזמין את חברת הכנסת שרון ניר להציג את הצעת

חמש דקות לרשותך, בבקשה. אדוני היושב-ראש, חברות וחברי הכנסת, הצעת החוק שאנחנו מעבירים כאן היום, תיעדוף משרתי מילואים בקבלה למשרות בשירות הציבורי, מהווה צעד קטן אבל אבן דרך גדולה בדרך לעשיית צדק עם ציבור המשרתים בצה"ל. ציבור אנשי המילואים מהווה בסך הכול 4% מהאוכלוסייה, אבל זה אותו ציבור שקפץ ב-7 באוקטובר כדי להציל את המדינה והמשיך לאורך כל השנה החולפת, על אף המחירים הכבדים מנשוא. החוק הזה מעביר מסר חד וברור למשרתי מילואים, וגם לאלה שלא משרתים: מי שמשרת בצה"ל מתועדף במדינת ישראל. אנשי המילואים הם פטריוטים, שבוחרים שוב ושוב להתנדב, שומרים על כשירות לאורך שנים ונכונים לעמוד ולהגן על המדינה מתוך מחויבות ערכית והבנה עמוקה של הצורך הבוער. אף ששירות המילואים זו חובה שמעוגנת בחוק, ניכר כי בפועל זה ממש התנדבות, כי אחרת לא היו לנו אחוזים כאלה מעטים. מדובר באוכלוסייה מיוחדת, שמשקיעה מחצית מחייה עבור מדינת ישראל. תחשבו על איש מילואים, איש סדיר מסיים פחות או יותר בגיל 21, ושלושה עשורים הוא ממשיך לשרת. הם עוזבים את חייהם, את המשפחות, את מקום העבודה, את העסקים, את הלימודים, ומתייצבים פעם אחר פעם להגן על המדינה בשעת קריאה, וזה מתוך אהבת הארץ באופן עמוק. במהלך השנה האחרונה ראינו כיצד חיילי מילואים היו חלק משמעותי במלחמה. הם חלק פעיל בשדה הקרב, ולצערי ניתן לראות את זה גם ברשימות הנופלים שלדאבון הלב איבדנו, למעלה מ-240 חללי צה"ל הם אנשי מילואים שנפלו בקרבות בהגנה על הארץ והותירו אחריהם, למרבה הצער, אלמנות, יתומים והורים. אנשי המילואים עומדים לרשות המדינה בכל רגע נתון ובפרט בעיתות משבר וחירום. החוק לא רק מוקיר את תרומתם, אלא מייצר מסלול שלהם להשתלב בתפקידים ציבוריים. ואני כל הזמן אומרת, בסוף זה להביא את המנהיגות משדה הקרב לשירות המדינה,

למגזר הציבורי. בימים שבהם הממשלה מעלה על סדר-היום חוקי השתמטות מצה"ל ומעבירה חוקים שמתעדפים דווקא את אלה שאינם נושאים בנטל, החוק הזה מציג בעצם נקודת אור והיפוך מגמה. בימים שהחברה הישראלית מתמודדת עם אתגרים ביטחוניים, כלכליים וחברתיים, חיילי המילואים הפעילים ממשיכים לשאת בנטל בשקט ובצניעות. הם לא מבקשים דבר בתמורה. החוק הזה יצור מצב שבו השירות הציבורי בעצם ירוויח את מיטב בנינו ובנותינו. אנשים שמוכנים להקריב מעצמם למען האחרים הם אנשים שהוכיחו את כושרם, אמינותם ומחויבותם, והם יהיו מאוד טובים לשירות המדינה. אין לי ספק שהחוק הזה יכול להוביל לשינוי תודעתי רחב יותר בחברה הישראלית ולחזק את ההכרה בתרומתם ובחשיבותם של חיילי המילואים. אני מבקשת קודם כול להודות לכל השותפים: ליוזם החוק חבר הכנסת מאיר כהן, לחבר הכנסת דן אילוז, שהצטרף אליי לחוק, ליושב-ראש הוועדה חבר הכנסת שמחה רוטמן, שהוביל את הדיונים. אני רוצה להגיד שבסוף בסוף כולנו כאן כדי להוקיר ולהעריך את תרומתם האדירה של אנשי המילואים, וכן, גם של המשפחות שלהם, את המאמץ של אותם משפחות ושל אנשי המילואים, את הקרבה לביצור ביטחונה של מדינת ישראל. אני קוראת כמובן לכל חברי הכנסת לתמוך בהצעת

כחלק מהשאיפה המשותפת שלנו לכבד, להוקיר ולהעריך את אלה שמקדישים את חייהם לביטחון המדינה. תודה רבה. תודה רבה לך, חברת הכנסת שרוו ניר. אני מבין שחבר הכנסת דן אילוז אינו נוכח באולם, גם הוא אחד מיוזמי החוק. אנחנו כרגע נעבור להצמדה להצעת החוק הוצמדה הצעת חוק שירות המדינה (מינויים) (תיקון, ייצוג הולם ללוחמים), התשפ"ד 2024, של חבר הכנסת אביחי אברהם בוארון, לדיון המוקדם. אני מזמין את חבר הכנסת בוארון להציג את הצעת החוק.

חבריי חברי הכנסת, אנחנו מדברים על הצעת חוק שירות המדינה,

ייצוג הולם ללוחמים. מן המפורסמות שאינן צריכות ראיה, אנחנו במצב שבו חיילינו במילואים עושים לילות כימים.

אני חושב,

מקבל הודעות ווטסאפ וסמ"סים ומיילים של מיטב בנינו, אחינו ואחיותינו שנמצאים בחזית חודש, שלושה חודשים. היום לפני שעה קלה קיבלתי הודעה ממישהי שבעלה נמצא 240 ימי מילואים בשנה האחרונה, ואנחנו, כמו שאומר חברי הטוב חבר הכנסת משה פסל, צריכים להרים על נס את לוחמי המילואים, שנותנים מחלבם, מרצם ודמם כדי שאנחנו נוכל לעמוד פה ולדבר ולשאת ולתת. לכן אני קורא לכם, חבריי, לתמוך בהצעת החוק הזאת. ויחד עם כל זה, אמר כאן חברי הטוב, עמד כאן לפני דקות אחדות חבר הכנסת ששון גואטה ודיבר

בליימינג, שיימינג שאנו עושים לאחינו החרדים, ולא היא. אסור לנו לעשות את זה. ראינו מה קרה ב-7 באוקטובר, כשלא היינו מאוחדים, כשלא הייתה סולידרית חברתית, לא מדבר על אחדות, סולידריות חברתית, כשלקחנו ערך אחד וקידשנו אותו ואיבדנו את הערך השני. יש ערך, חבר הכנסת לוי, יש ערך של לומדי תורה, יש ערך של תורה, ואני בטוח שאתה מאמין בערך הזה. יש ערך של אנשים, ואני בטוח שאתה מאמין גם בערך הזה. ואסור לנו לקעקע ציבור שלם בישראל, גם אם אנחנו חושבים, ואני בטוח שתסכים איתי, שכולם צריכים לעשות מילואים וכולם צריכים להתגייס, וכולם, גם אלה שחובשים את ספסלי בית המדרש, בשעת צרה לישראל צריכים ספרא וסייפא. יחד עם כל זה, בכוח לא ילך שום דבר.

חבריי חברי הכנסת, שערותיכם הלבינו מניסיון ומחוכמת חיים, ואנו יודעים שבכוח לא יקרה שום דבר. יש לי ארבע עובדות, לפני שהתחלתי לעבוד פה בכנסת, חרדיות. משעה 09:00 עד 15:00 יוצאות לעבודה. מה יקרה כשניקח מהן את סבסוד המעונות? הן יחזרו הביתה, יחזירו את הילדים, עם ה-7,000 שקלים שקיבלנו על שני שלישים משרה. יאבדו את המשרה שלהם, יחזרו הביתה, יחזירו את הילדים הביתה,

פגענו בכלכלה, פגענו בחברה, פגענו בציבור החרדי, ולא השגנו את התוצאה של להרבות גיוס בישראל.

חבר הכנסת הלוי, אנחנו צריכים גם לקדש את לובשי המדים, גם לקדש את הגיוס ואת הלחימה למען עם ישראל ומדינת ישראל - - חבר הכנסת בוארון, אתה מקדש את ההשתמטות.

לסיכום, בבקשה. משפט אחרון, בבקשה.

אנחנו חלילה לא נקדש לא השתמטות - - - אנחנו יודעים לבוא ולהגיד לעילויים בתורה שילמדו תורה,

להפוך את זה לחוק השתמטות גורף, אני חושב שגם אתה לא מאמין. אנחנו לא נעשה חוק השתמטות גורף. צבא ההגנה לישראל כבר הכריז שהוא יכול לקבל רק 3,000 ויש 5,000. חבר הכנסת בוארון, פתחת פה דיון אחר לגמרי.

אתם - - - סיימת? תודה. לא. הם ידברו איתך גם בפרסה - - - תסיים את דבריך,

אדוני היושב-ראש, אני מבקש מכם, חבריי, גם לתמוך בחוק הזה וגם לתמוך, אני מנצל את הבמה, לתמוך בחוק המעונות, ובעזרת ה', ביחד נביא גם חוק גיוס טוב לישראל.

תודה רבה לחבר הכנסת אביחי בוארון. אנחנו כרגע נעבור לדיון אישי. תכף ייתנו לי את רשימת הדוברים. זה לא מופיע על המסך פה. מי נרשם לדבר בדיון אישי? הינה, בוא נתחיל מחבר הכנסת שקלים, בבקשה. עד שיסדרו לי את הרשימה, בבקשה. אתה ראשון הדוברים, זכית. אחרי שתי קריאות זכית לדבר ראשון בדיון האישי.

חבר הכנסת לוי ומאיר כהן,

תירשמו, תדברו בדיון האישי שלוש דקות ותשיבו לחבר הכנסת בוארון. כל מי שנרשם, מופיע. לא סגרתי עדיין רשימה, כי חיכיתי שיעלו שמות. שלוש דקות, בבקשה, לרשותך. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. רציתי לפנות ולענות לחברי הטוב חבר הכנסת נאור שירי. אתה אמרת בדבריך שישנו כשל לוגי בעניין שיש איזושהי פגיעה בביטחון, אם אני מנסה לדייק נכון מילה במילה מה שאמרת, פגיעה בביטחון של מדינת ישראל כאשר השמאל נמצא בשלטון,

מה אמרת? את זה אתה אמרת. יש כשל לוגי - - שיש כשל לוגי בטענה שלי. אז עכשיו אני בא לענות לך.

אתה בא ואומר: אתם תפגעו בביטחון. זה נקרא כשל לוגי.

תמיד כשקמה ממשלת ימין היא נאלצת לכבות את השרפות שהשמאל עשה. זה קרה בהסכמי אוסלו, אמר יצחק רבין, זיכרונו לברכה, כאשר נסוגנו מעזה: לא הייתה אף קטיושה וגם לא תהיה אף קטיושה. את הסוף כולנו יודעים. אמר גם יושב-ראש המפלגה שלך, כאשר חתם על הסכם הגז המופקר עם לבנון, שהוא הגביר את ההרתעה ואת הביטחון מול החיזבאללה. למה לא ביטלתם? כיוון שהסכמים בין-לאומיים קשה מאוד לבטל במחי יד. - - - חבר הכנסת שירי, נרשמת, תדבר שלוש דקות. רק תעצור לי את הזמן. אבל זה סילוף.

אתן לך זמן. שנייה.

אתם מוותרים על זכות הדיבור בדיבור אישי ומפריעים לחברים שלכם. תירשמו, אף אחד לא ממהר הביתה, הכול בסדר. תדברו שלוש דקות בדיון אישי. יש פה כשל לוגי בהתנהגות, כי אתם מפריעים ולא נרשמים, מוותרים על הדיבור. אז שלוש דקות כל אחד ידבר, יקבל את זכות הדיבור. בבקשה. תודה. לא רק שממשלות הימין תמיד מכבות את השרפות שממשלות השמאל יצרו, אני לא רוצה לדבר על כל מה שהממשלה שלכם גרמה לאירועי 7 באוקטובר. עזוב את הנושא של המנויים והסכמי הגז. אני מדבר גם בעיקר על נושא עידוד הסרבנות, ועל הנושא של פירוק הצבא אפילו, שלא נקפתם שום דבר להרגעת הרוחות. ואתה יודע מה? בוא ניקח, אחרי מה שקרה, אירועי 7 באוקטובר לא ראיתי את מפלגת יש עתיד שמה יד ומצטרפת אל הממשלה ונכנסת יחד איתנו מתחת לאלונקה כדי לקחת חלק איתנו. אנחנו שיתפנו פעולה בנושא הפרלמנטרי, וזה לזכות הרבה מאוד מיושבי הבית אבל מבחינת, לא הצטרפתם לממשלה, לא הצטרפתם לממשלה, ויושב-ראש יש עתיד יאיר לפיד לא נקף אצבע למען המאמץ המלחמתי. אתה לא צריך אותנו.

ימין מלא מלא, ראינו מה עשיתם.

תודה רבה לחבר הכנסת אושר שקלים. חבר הכנסת יצחק פינדרוס, אינו נוכח. חבר הכנסת מיקי לוי, אוה, זו ההזדמנות שלך. חבר הכנסת מיקי לוי.

תבדוק עם העוזרים שלך, כי מופיע שאתה לא נוכח במשכן. הם לא מבינים מהחיים שלהם - - - תגידו לסדרנים שיסמנו את חבר הכנסת מיקי, כי הוא נמצא כאן, במשכן הכנסת.

אבדוק, אבל מופיע לי שמיקי לוי לא נוכח בכנסת. בבקשה, שלוש דקות, אדוני. אדוני היושב בראש, נושא הדלפת המסמכים ממשרד ראש הממשלה פרשייה מזעזעת. פרשייה שפגעה בביטחון מדינת ישראל. פרשייה שכנראה פגעה גם ביכולות שלנו לשחרר את החטופים, והכול ממניעים פוליטיים הישרדותיים. החשוד המרכזי עבד במשרד ראש הממשלה. כל האמירות של ראש הממשלה לא יעזרו. לא מדובר כאן בהדלפות, מדובר בשימוש לא חוקי ובגנבה של מסמכים, גנבה של מסמכים סודיים, מסמכי סנוואר, שראש הממשלה עשה בהם שימוש פוליטי. האיש הזה עבד במשרד ראש הממשלה, וראש הממשלה אומר: לא ידעתי, לא בדיוק, לא אצלי, נראה מצולם בתוך האקווריום, נראה מצולם בתוך משרד ראש הממשלה, נראה משתתף בישיבות ממשלה, נראה יורד עם ראש הממשלה מהמסוק, בתמונות שפרסמו - - - חבר הכנסת מיקי לוי, אני עוצר אותך שנייה. אני לא נוהג להתערב, ואני בטח לא צנזור, אבל יש בקשה מהייעוץ המשפטי של הכנסת, בגלל שיש צו איסור פרסום לפרשה הזאת - - - אני לא מדבר על דברים - - - רק אומר, להימנע מלדבר, בשביל לא לפגוע - - אני מדבר על דברים שפורסמו.

- - בדברים שנאמרים כאן בכנסת.

הייעוץ המשפטי, כבודו במקומו מונח. אני לא מגלה דברים. אני לא מגלה - - - הופה. הופה. מיקי לוי לא שומע לייעוץ המשפטי? אמרתי לך, אני לא צנזור של דבריך, אני רק אומר - - - מיקי, צריך ללמוד ממך - - - אני לא הבנתי, מישהו ביקש - - - לא, שמעת מה שהוא אמר?

שנייה.

אם מישהו מהימין היה אומר את זה,

תודה, בצלאל, תודה רבה. אבל למיקי לוי מותר.

חבר הכנסת בצלאל, אני מבין מה אתה אומר. אדון שמחה רוטמן,

- - - בושה ככה לדבר נגד יועצים משפטיים, מיקי? מה היה לא בסדר?

נהפוך הוא. חבר הכנסת רוטמן, הלוואי שהיית, כמוני, נותן כבוד לייעוץ

חבר הכנסת לוי, לסיכום. תודה. על פי עדותו של האלוף אבי גיל - - - איך אתה מאפשר כזה דבר?

לא, אבל אתה כבר חמש דקות.

בבקשה.

רמיסה של שלטון

הינה, אושר נכנס.

בבקשה, שלוש דקות. בבקשה, תעמדו בזמנים, אנחנו ביום שלישי.

אני אהיה ממש ממש קצר. אין בעיה. אני רק רוצה שוב להסביר את הכשל הלוגי שתיארתי. הכשל הלוגי, אושר, חבר הכנסת שקלים, הוא אחד שבא ואומר: תראו מה יקרה אם אתם תעלו לשלטון, בעוד שהחורבן הכי גדול במדינת ישראל אי-פעם קרה כשאתם הייתם בשלטון.

זה הכי פשוט בעולם.

כשאתה בא ומשחק איתי את המשחק: בואו נראה מה יאיר לפיד אמר, שזה טבע שלכם, מה הוא אמר ומה קרה. אח שלי, אני רוצה רק לומר לך - - - - - - אל. אני, אל.

לא, אי-אפשר כל היום. אתה תיתן לי לסיים. אני רק רוצה לומר לך: אתה לא יכול להיות - - - - - - חבר הכנסת שקלים,

שב, תנוח, הכול בסדר. אני מזכיר לך שאתה בשתי קריאות. אתה רוצה שאני אוציא אותך, והוא ימשיך לדבר אליך? אז תן לו שלוש דקות. אתה דיברת, הוא הקשיב.

הוא פנה אליי - - - חבר'ה, בואו, מה זה הגנון הזה?

אבל גם אתה פנית אליי. - - - דברים נכונים. אבל תקשיב לו. אתה דיברת, הוא הקשיב לך, תקשיב לו. נו באמת.

אושר - - - אל תפנה אליו.

ואז אני אעצור אותו. הסברתי לך את הכשל הלוגי, זה פעם אחת. פעם שנייה, אתה לא יכול להיות במפלגת הליכוד, ששולטת כמעט 30 שנים פה. אתם לא יכולים להיות כאלו ששולטים פה 30 שנים, ואז באים, אתה מדבר על מינויים, או מה אמר זה שעמד על גבעה ב-2009 מול אשקלון ואמר: אני לא אעצור את צה"ל, אני אתן לצה"ל לנצח, אנחנו נחסל את החמאס.

בזמן שהוא ייסד, הניצחון היחידי שלו היה ויכוח בשער המט"ח, כי במקום לשלם לו בשקלים הוא שילם לו בדולרים. פה ניצחתם. עכשיו, תקשיב, לוגיקה בסיסית: כשאתה בשלטון אתה לא יכול להתנהל ולקחת חלק רק בהצלחות. הינה, תפקח עליו. שב לידו. אתה לא יכול להגיד לי: אני הבאתי ביטחון למדינת ישראל, בזמן שהבאתם את הכישלון הכי גדול. ואחרי הכישלון הכי גדול, אתה לא יכול להתפאר בהצלחות. זה לא עובד ככה. זה כמו שרופא, ואני משתמש במשהו שכתב לדעתי שי גולדן. הוא בא ואמר: אתה לא יכול להרביץ למישהו, לחסל אותו, לשים אותו בפתח בית חולים, ולהגיד לו: אח שלי, אני הצלתי את החיים שלך. זה לא עובד. אתה הבאת אותו למצב הזה. זה לא יכול לעבוד. אתם לא יכולים להסתובב פה ולהטיף לנו על ביטחון, כשהבאתם אותנו לעברי פי-פחת. זה לא עובד, אושר שקלים. תודה רבה.

תודה רבה לחבר הכנסת נאור שירי. חבר הכנסת איימן עודה, אינו נוכח. שרפתם את המדינה - - - חבר הכנסת ווליד טאהא, אינו נוכח, חבר הכנסת חמד עמאר, אינו נוכח.

אגב, חברים, בירכתם את חבר הכנסת חמד עמאר ליום ההולדת? יש לו יום הולדת. אז אני מברך אותו. חבר הכנסת גלעד קריב, אינו נוכח. האסון הכי גדול במדינת ישראל על הראש שלכם. תודה, אני לא שומע את עצמי. חבר הכנסת לוי, תודה. אני לא שומע את עצמי כשאני מקריא את השמות. אתה שומע שיש לי בעיה בקול, רחמו עליי.

יום שלישי, יום של הסכמות, זה יותר גרוע מיום שני ורביעי. חבר הכנסת גלעד קריב, אינו נוכח, חברת הכנסת צגה מלקו, אינה נוכחת, חבר הכנסת עודד פורר, אינו נוכח, חברת הכנסת נעמה לזימי, אינה נוכחת, חברת הכנסת גלית דיסטל אטבריאן, אינה נוכחת, חבר הכנסת אחמד טיבי, מוותר, חברת הכנסת מיכל מרים וולדיגר,

אני לא זוכר ימי שלישי כאלה סוערים. זה בדיוק מה שסימסו לי עכשיו.

איזה יום זה היום? שלוש דקות לרשותך, בבקשה.

כבוד יושב הראש, כבוד השר או השרה, אני לא רואה, חברים נכבדים.

אוקיי, שר התקשורת.

מצדיעה להצעת החוק שבפנינו, הצעת חוק שירות המדינה (מינויים) (העדפות משרת מילואים פעיל בקבלה לשירות המדינה). תודה ליוזמי החוק ובהם חבר הכנסת מאיר כהן, שרון ניר, דן אילוז, וכמובן חברי, חבר הכנסת, שמחה רוטמן, יושב-ראש הוועדה וצוות הוועדה, חברי הכנסת מהקואליציה ומהאופוזיציה. ככה צריך לעבוד, למצוא את המשותף, ויש כל כך הרבה מן המשותף. הצעת החוק הזאת היא לגמרי win-win, משרתי המילואים ירוויחו. הם יצליחו להתברג לתוך תקנים ומשרות בשירות המדינה. וכמובן המדינה והחברה שלנו יזכו בעובדים הכי ערכיים, הכי ציונים, הכי חרוצים. החוק הזה הוא חלק ממערך שלם שבא להוקיר את המשרתים, לתת להם מעט שבמעט מתוך מה שבאמת באמת מגיע להם. אני חושבת שבאמת זה חלק מהתודה. נשתדל לתת עוד יותר וכמה שאפשר, וגם לחלוק בנטל. לא הייתי קוראת לזה נטל, זאת זכות, זאת מצווה. אבל נשאיר את זה לדיונים אחרים, לא רוצה להלהיט פה שוב את הרוחות. אז באמת תודה למשרתים - - אנחנו נשמח שתמשיכי לדבר. - - תודה רבה לבני ובנות זוגם. תודה רבה למשפחות. אני יודעת שגם אתם, גם המשפחות, גם בני ובנות הזוג לוקחים חלק גדול בכל האירוע הזה. ועכשיו מעניין לעניין באותו עניין, הנוער שלנו, איזה נוער יש לנו. אני רוצה לשתף אתכם. היום ביקרו במשכן שמיניסטים מישיבת בני עקיבא אורות יהודה באפרת, בראשותו של הרב אמיר סנדלר. השכבה הזו היא שכבה שמכילה שתי כיתות רגילות ועוד כיתה אחת קטנה, כיתה רגשית. ההכלה שם בין כל התלמידים פשוט חיממה את הלב. הביקור הזה היה חלק מתוכנית שנקראת "מכינה לחיים" תוכנית שזאת השנה הראשונה שלה, היא באמת ייחודית, מיוחדת ונפלאה. את התוכנית מובילים המחנכים של השכבה ביחד עם ידידי היקר ורב-הפעלים ד"ר יצחק לקס. אז תודה גם לכם. המפגש השני היה היום, זה בעצם המפגש השני בסדרת מפגשים שעוסקים בכלכלה ובחברה. המטרה לתת לתלמידים הסתכלות רחבה וכוללת על תחומי עשייה שונים בעם ישראל, ובמדינת ישראל, כמו כלכלה, משפטים,

משפחה וכדומה. הם נפגשו עם אנשי עסקים, עם אנשי כלכלה והם הגיעו גם לכנסת. הם ביקשו לדעת על דילמות ואיך אנחנו מתמודדים איתן, על התנגשויות בין ערכים. וראיתי בעיניהם הבנה שישנם דברים מורכבים. הם מבינים את זה שהעולם הוא הרבה יותר מאשר שחור ולבן. אני מסיימת, אדוני. השאלות שלהם היו כל כך עמוקות, ואחד מהם כל כך ריגש אותי כששאל מהיכן אנחנו שואבים את הכוח שלנו, למרות כל המכשולים, האתגרים והקשיים? אז אני רוצה להודות לרב אמיר סנדלר, לכל צוות ההוראה ובראש וראשונה לשמיניסטים המופלאים, שבימים אפורים שכאלה הצליחו להכניס מעט אור למשכן.

לחברת הכנסת מיכל מרים וולדיגר.

מוותר. חבר הכנסת עמית הלוי,

שלוש דקות לרשותך, בבקשה. תודה. אדוני היושב בראש, חברותיי חברי הכנסת, שמעתי פה את הדברים של חבר הכנסת מאיר כהן, חברנו לאופוזיציה. אני רוצה לומר לכם את הדברים הבאים, אין פער ערכי בינינו ביחס לחובה לשרת בצבא. זאת חובה מוסרית, זאת חובה אזרחית,

בראש ובראשונה,

כל מי שלמד תורה יודע שזאת המצווה היותר חשובה בתורה.

פיקוח נפש של יחיד דוחה את כל התורה כולה. פיקוח נפש של ציבור, קל וחומר. יותר מזה אני אומר לך,

גם תמריצים חיוביים ויכולים להיות גם תמריצים שליליים,

אבל מה אני לא בעד, מה אי-אפשר שיקרה? שתבוא היועצת המשפטית לממשלה או מישהו אחר,

זה לאו דווקא היועמ"שית, מי שזה לא יהיה, אבל תבוא ותאמר: אנחנו בוחרים סנקציה מסוימת.

מבין האפשרויות לא בטוח שזה הדבר הכי חכם, והיא תעשה את זה רק על חרדים.

אין מתקנים עוול בעוול. אתה רוצה לעשות תמריץ, בבקשה. נעשה חוק עם תמריצים.

אתם יודעים שבפריפריה, לא צריך לומר לך,

אתה גר בקריית שמונה, אתה משלם פחות מיסים,

אתה גר בדרום, אילו לא זכויות טבעיות, אתה משרת בצבא? תקבל יותר, אתה לא משרת? תקבל פחות. אתה רוצה גם תמריץ שלילי, אקטיבי, בסדר.

אבל למה דווקא לחרדי? בדימונה לא מפירים חוק. בקריית שמונה לא.

לכולם, לכולם. יקירי, לכולם, מצוין.

אז באה היועצת המשפטית והחליטה איכשהו, לא לכולם. אגב, בחוות הדעת שלה - - יש

- - היא מזכירה 60 פעמים את ערך השוויון, רק שכל חוות הדעת הזאת היא אנטי-שוויונית. יש עוד אנשים שלא משרתים בצבא,

לא חשוב אם זה יחידים או ציבור. אתם רוצים לעשות תיקון, נעשה תיקון.

זה לא תיקון, זה תיקון אנטי-מוסרי. כנראה שקיבלתם דף מסרים. אני שם לב לזה. חבל שאתם עושים את זה.

אני פה בכנסת שנתיים ומעולם לא שלחו לי דף מסרים.

אני גם לא מתרשם מדפי מסרים.

אני כן מתרשם מדפים מוסריים. זה לא מוסרי, מאיר, זה לא מוסרי.

תפסיק, מה שאתה עושה לא מוסרי.

תודה רבה לחבר הכנסת עמית הלוי. אחרון הדוברים, חבר הכנסת שמחה רוטמן,

החלטתם להצביע, תצביעו.

מאיר, לא מתאים לך, לא מתאים לך.

כואב לי הלב לשמוע את זה. מגינים על משתמטים. שלוש דקות, בבקשה. תקשיב להם באמת, תקשיב להם. אני חייב לומר, אדוני היושב-ראש, ראשית אני חושב שזה חוק כל כך חשוב שמגיע לוועדה, קואליציה, אופוזיציה. חבר הכנסת מאיר כהן,

חברי הכנסת מהליכוד, מכל סיעות הבית לדעתי היו חתומים באיזושהי רמה, וזה נוהל בוועדה. עשינו עליו מסע מקיף גם אל מול משרדי הממשלה,

אל מול משרד המשפטים. זיהינו איפה המוקשים נמצאים, איפה צריך, כדי לפתור את הבעיה הזאת בזמן מהיר. אני חושב שבחוק כזה עדיף לא לנהל עליו, יש מספיק חוקים היום, מספיק רשויות דיבור, למי שרוצה לנהל עליהם מריבות. סביב החוק הזה צריך להתאחד, צריך לבוא ולהגיד את המובן מאליו. החוב שמדינת ישראל חייבת למשרתי המילואים הוא אדיר. אנחנו צריכים לוודא שמי שמשרת במילואים לא רק נביא אותו למצב שהוא היה אלמלא היה הולך למילואים, אלא מצבו ישודרג. הם צריכים להיות, אמרת קודם, חבר הכנסת מאיר כהן, מעמד האצולה החדש של מדינת ישראל. דור הניצחון. ובהקשר הזה אני חושב שאין קואליציה ואין אופוזיציה. אנחנו נתנו פה מנגנונים שישמרו גם על הייצוג ההולם של האוכלוסיות. ואמרנו, יבואו,

גם מבני הציבור החרדי, וגם מבני הציבור הערבי. כל מי שמופיע בחוק: יוצאי אתיופיה, נשים, כולם. אנחנו לא עושים אמירה, חס ושלום, של זה מתבטל וכו'.

בתוך האוכלוסיות האלו גם נוסיף ונגיד: מי שמשרת מילואים בתוכם מקבל את העדיפות. לכן בנינו את המנגנון של העדפה, יחד עם העצות הטובות של כל חברי הכנסת, שגיבשו שם הסכמות מחוץ לוועדה ובתוך הוועדה, והראו שלמען המטרה החשובה הזאת אפשר לעבוד ביחד. ואני רוצה לומר לך דווקא בגלל זה,

אני פונה במיוחד אליכם, אליך,

ואלייך,

גם בנושא האתגר שמונח היום לפני מדינת ישראל, של לראות איך אנחנו משלבים את הציבור החרדי יותר בשירות הצבאי ובשירות המילואים, אם אנחנו נתנצח אנחנו נפסיד, כי אנחנו לא נצליח להביא את היעד הזה, ונעשה את זה בפיצוצים, ונדחה את האנשים שרוצים להשתלב. אם נחליט שאנחנו לא נתנצח, אז אנחנו ננצח. ואז אנחנו נפתור את הבעיה הזאת ש-76 שנה מדינת ישראל החליטה שהיא לא מטפלת בה, והיא לא עושה כלום. ואתה יודע יותר טוב ממני,

ואתה ראית את זה גם במערכות, איך צה"ל לא עשה את מה שהוא רצה, את מה שהיה צריך בשביל לשלב אותם. לסיכום, בבקשה,

ועכשיו, אם נתגייס לדבר הזה ביחד, ברצון טוב אנחנו נמצא פתרונות. ואם אתם באופוזיציה תהפכו את זה לסוגיה של קואליציה אופוזיציה, למריבה ולהתנצחות, שום דבר טוב לא יצא מזה, לא לצה"ל, לא למדינת ישראל, לא לשירות המילואים ולא לחברה החרדית.

ולכן אני קורא לכם, באמת, כמו בחוק הזה, ביחד ננצח, בעזרת השם. תודה רבה לחבר הכנסת שמחה רוטמן. חבר הכנסת כהן, חבר הכנסת מאיר כהן. תגידו לו, הוא רוצה לסכם או שאנחנו נעבור להצבעה? מעניין עם מי הוא מדבר.

לא. אז ההצבעות יהיו אלקטרוניות. יהיו שתי הצבעות, יש פה הצמדה. אנחנו נעבור להצבעה על הצעת החוק שירות המדינה (מינויים) (תיקון מס' 21) (עדיפות למשרת מילואים פעיל בקבלה לשירות המדינה), התשפ"ה 2024, של חברי הכנסת מאיר כהן, שרון ניר,

וקבוצת חברי הכנסת, בקריאה ראשונה, הצבעה. ההצעה להעביר את הצעת חוק שירות המדינה (מינויים) (תיקון מס' 21) (עדיפות למשרת מילואים פעיל בקבלה לשירות המדינה), התשפ"ה 2024, לוועדת החוקה, חוק ומשפט נתקבלה. בעד, 21, תשעה מתנגדים. אני קובע כי הצעת חוק שירות המדינה (מינויים) (תיקון מס' 21) (עדיפות למשרת מילואים פעיל בקבלה לשירות המדינה), התשפ"ה 2024, אושרה בקריאה

אתה לא מוגבל בזמן. טוב, אני באמת בשם יושב-ראש הוועדה חבר הכנסת דוד ביטן, אבל הצעת החוק היא גם הצעת חוק שלי, אז זה יצא בסדר. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, זה למעלה משנה מדינת ישראל נמצאת במלחמת תקומה. חייו של כל אחד ואחד מאיתנו הושפעו באופן זה או אחר מהלחימה בחזיתות השונות. אזרחים רבים נקראו והתייצבו לשירות מילואים ממושך, חלקם כבר חצו למעלה מ-300 ימי מילואים, שבהם למעשה הופסקה שגרת חייהם הנורמלית. התקופה הזאת דורשת מאיתנו כאן בכנסת לגלות יוזמה ויצירתיות כדי להקל היכן שרק אפשר על כל אזרחי ישראל ועל משרתי המילואים בפרט. מבין משרתי המילואים, שכולם ברוכים ומבורכים, יש את מי שנושאים בנטל ובזכות יותר מכולם, ואלו הם בעלי העסקים הקטנים, הבינוניים, עסקים שבשליטת משרתי מילואים.

דורש את כל תשומת הלב של בעליו. כשבעלים של עסק כזה הולך ל-100, 150, 200 ימי מילואים זה לא דבר של מה בכך, יש לזה השלכות רוחב. ובכל זאת, רבים יצאו לעשרות ומאות ימי מילואים. לפעמים זה עד כדי כך שזה מביא לסגירת העסק. את כל זה יודע גם בעליו של עסק מילואימניק כשהוא יוצא לשירות מילואים, ולמרות זאת, ראינו התגייסות מלאה של מאות ואלפי בעלי עסקים מילואימניקים, שהתייצבו לשירות המדינה בלי אבל ובלי חבל, מתוך ידיעה ברורה כי ישלמו על כך מחיר כבד, אדוני היושב-ראש. ולכן מטרתו של החוק הזה לסייע לעסקים בשליטת משרתי מילואים, לצמצם את הפגיעה בהם ולתת להם עדיפות במכרזים ממשלתיים. מדובר בצעד נוסף מתוך שורה של צעדים שמחובתנו לקדם כדי לתגמל ולהוקיר משרתי מילואים.

כבוד היושב-ראש, מוצע לקבוע בהצעת החוק כי לעסק זעיר, קטן,

בשליטת משרת מילואים פעיל אשר שירת למעלה מ-20 יום במהלך 12 חודשים לפני מועד המכרז, תינתן עדיפות במכרזים ממשלתיים ושל גופים החייבים לפי חוק, עסק של משרת מילואים. במקרה ששתי הצעות או יותר קיבלו תוצאה משוקללת זהה, ואחת מההצעות היא של בעל עסק בשליטת משרת מילואים, ההצעה הזאת תגבר,

בעת ההגשה כמובן יהיה על משרת המילואים לצרף הצהרה שלפיה הוא משרת מילואים פעיל, והעסק בשליטת משרת מילואים, וההצעה אינה של חברת בת או עסק גדול. אני רוצה להודות כמובן לייעוץ המשפטי של הוועדה, ליושב-ראש הוועדה חבר הכנסת דוד ביטן, לחברי ועדת הכלכלה, שהעבירו את ההצעה פה אחד. להצעת החוק הוגשו הסתייגויות. אני כמובן מבקש מחברי הכנסת לדחות את ההסתייגויות, לאשר את הצעת החוק ולצאת מפה בבשורה שכמו שהציבור כולו מתגמל אנשי מילואים וקונה מעסקים של מילואימניקים, מהיום גם הממשלה מתעדפת עסקים של משרתי מילואים.

20 יום, אם הוא משרת גם בצריפין? אם היית אומר שירות קרבי - - - תודה רבה לחבר הכנסת משה פסל. אכן להצעת החוק הוגשו הסתייגויות של קבוצות יש עתיד, המחנה הממלכתי והעבודה. חבר הכנסת מיקי לוי, אתה הנציג. צריך לעשות היגיון. חבר הכנסת לוי. לוי, מיקי לוי. 20 יום משרת במילואים. אתה הנציג היחיד של יש עתיד, האם אתה רוצה שנצביע על ההסתייגויות או שאתם מסירים את ההסתייגויות?

אתה רוצה לנמק? אתה רוצה לנמק? בעצם יש לנו פה שתי הסתייגויות שכל אחת עשר דקות. אני רוצה את חלק מההסתייגויות, ההסתייגות המרכזית. הינה

יש לך עשר דקות אם אתה רוצה לנמק את ההסתייגויות,

כמובן שאני אינני נגד מילואימניקים, נהפוך הוא, אני בעד, ואף הצטרפתי לכמה יוזמות. הבן שלי מסיים ב-11 בחודש 247 יום. אחרי 208 יום ברצועת עזה, הוא והצוות מהסיירת, שתי כניסות ללבנון, ובכניסה האחרונה, 12 יום מנותקי קשר. כולי מלא גאווה, וכמובן מחבק חיבוק ענק את המילואימניקים.

שההצעה הזו יצאה חסרה. איני נגד שירות מילואים באשר הוא, אבל אי-אפשר להגיד שמי שמשרת 20 יום, לצורך העניין, סתם לדוגמה - - - זאת ההגדרה בחוק של משרת מילואים פעיל. אני בעד.

אני איתך. אני איתך. אני איתך, חבר הכנסת. אם הייתה שם הגדרה של שירות פעיל, זה בסדר, שירות קרבי, 30 יום ומעלה. 20 יום בצריפין זה הקריטריון? אז אתה נגד לתעדף משרתי מילואים? אתה לא שמעת, כנראה שלא שמעת. זה הקריטריון למשרת מילואים פעיל.

אני מבהיר את מה שאמרתי פעם נוספת: אני בעד לתעדף מילואימניקים שתורמים למדינת ישראל, אבל שים לב מה אתה אומר.

שים לב מה אתה אומר: 20 יום, בלי הגדרה היכן.

זאת ההגדרה בחוק של משרת מילואים פעיל, חבר הכנסת. אז יכול להיות שצריך להגיד: 30 יום בשירות קרבי.

כי מה זה גורם? מה תגרום? לאלה שהיו, לצורך העניין - - - אין כאלה לא קרביים שהיו עכשיו 100 יום במילואים? רגע, אל תפריע, הבנתי אותך. אדוני, אני מבקש את הגנתך. אני מבקש. אתה אומר לי שאלה ששירתו 20 יום בצריפין, לצורך העניין, ואלה ששירתו 60 יום בעזה, יהיו באותו מדרג. זה מה שאתה אומר, יהיו באותו מדרג. אני לא נגדם, אני בעדם. אבל ראוי היה לבוא ולעשות מדרגות. ועל זה אני מתרעם. עכשיו הוא לא שמע את ההערה הכי חשובה שאמרתי.

חבר הכנסת טייב. חבר הכנסת טייב, אני רוצה שישמע את ההערה - - - - - אני מסביר לו שזאת הטבה - - - דווקא לי נוח, נוח. נוח, נוח - - - - - 30 יום. - - אחד שהיה חייל קרבי בגבעתי.

נוח לי איתך.

שמנו 30 יום למי שהיה לוחם. אז אני אומר: 20 יום בצריפין, לעומת זה שהיה 60 יום או 80 יום או 180 יום בעזה או בלבנון, שניהם באותו מדרג, חברים. לכן אני מנסה לעשות סדר בהצעה. אינני נגד ההצעה, לא, לא. אני בעדה ואצביע בעדה. אני רק טוען שהיא אינה שוויונית. אותו אחד ששירת 60 יום בעזה, 247 יום, הבן שלי הוא לא עצמאי, הוא לא מגיש מכרזים, לכן אי-אפשר לחשוד בי. הוא רק יצא עכשיו מלבנון אחרי 12 יום ניתוק קשר. 247 יום בסך הכול הכללי. אין מה לעשות, מישהו צריך לעשות את העבודה. הוא והצוות שלו מסיירת גולני. אז להשוות אותו למי ששירת 20 יום בצריפין, אין מדרג, אין שוויון, אין מתן עדיפות למי שנתן יותר. על זה אני מדבר. ומכאן אני אומר, מגיש הבקשה צריך לחשוב על זה, צריך לבוא ולהגיד, חברים, מדרגים: 60 יום בחיל קרבי, 30 יום בחיל קרבי, 20 יום בחיל קרבי,

אין היגיון בהצעה אם לא נעשה לה מדרג. אני, כמובן, אצביע בעד. אני גם יכול לגלות לך שכלתי, שהיא רואת חשבון בהשכלתה, היא משלוש נשות המילואימניקים שנלחמות בוועדות כאן,

לטובת המילואימניקים. אי-אפשר לחשוד בי. אבל בואו נעשה את ההצעה הגיונית, זה מה שאני מבקש. מדרג והיגיון.

אנחנו נאשר, ואתה תגיש תיקון ונתמוך בו. תודה רבה לחבר הכנסת מיקי לוי. אתה רוצה - - - אני מסיר את כל ההסתייגויות.

חבר הכנסת לוי, כשאתה אומר "את כל" זה רק שתי הסתייגויות של יש עתיד.

זה "כל". אני מציע לך להסתכל אילו הסתייגויות יש עתיד הגישו. העבודה והמחנה הממלכתי לא נמצאים.

ההסתייגויות מוסרות אוטומטית. להצעה הזאת הוגשו גם בקשות רשות דיבור של חברי הכנסת איימן עודה,

אחמד טיבי, אתם רוצים לדבר? יש לכם בקשת רשות דיבור, עאידה תומא סלימאן,

יוסף עטאונה, אם מישהו רוצה לדבר תגידו לי. אם לא נעבור להצבעה.

אחרי שהוסרו כל ההסתייגויות ובקשות רשות הדיבור, נעבור להצבעה בקריאה שנייה על הצעת חוק חובת המכרזים (תיקון מס' 26), התשפ"ה 2024. הצבעה. סעיף 1 נתקבל. בעד, 14, שבעה מתנגדים. אני קובע כי הצעת החוק אושרה בקריאה שנייה. נעבור כעת להצבעה בקריאה שלישית על הצעת חוק חובת המכרזים (תיקון מס' 26), התשפ"ה 2024. הצבעה. חוק חובת המכרזים (תיקון מס' 26),

העוול נותר על כנו. מי שמשרת 20 בצריפין יהיה בדיוק כמו מי שמשרת - - - בעד,

שבעה מתנגדים. אני קובע כי הצעת חוק חובת המכרזים (תיקון מס' 26), התשפ"ה 2024 התקבלה בקריאה שנייה ושלישית, ותיכנס לספר החוקים.

אנחנו נעבור לנושא הבא על סדר היום: הצעת חוק התכנון והבנייה (תיקון מס' 157), התשפ"ה 2024 בקריאה השנייה והשלישית. אני מזמין את חבר הכנסת חנוך מלביצקי. אתה מציג את הצעת החוק בשם יושב-ראש ועדת הפנים והגנת הסביבה, בבקשה. אדוני היושב-ראש,

אני מתכבד להביא בפני הכנסת לקריאה השנייה ולקריאה השלישית את הצעת חוק התכנון והבנייה (תיקון מס' 157), התשפ"ה 2024. מקורה של ההצעה הוא בהצעת חוק פרטית של חבר הכנסת אברהם בצלאל. הצעת החוק נועדה לתת אפשרות השגה פשוטה ומהירה לחייבים בהיטל השבחה שסכום החיוב שלהם נמוך. במצב הקיים בפני אותם חייבים עומדים שני מסלולי השגה: פנייה להליך של ערר או להליך של מינוי שמאי מכריע. שני המסלולים כרוכים ברוב המקרים בהוצאות גבוהות ובטרחה רבה. מסיבות אלה חייבים רבים מעדיפים להימנע מפנייה למסלולים אלה גם אם הם סבורים כי נפלה טעות בשומה.

לקבוע מסלול השגה נוסף מהיר ופשוט שיאפשר לחייבים בשומות נמוכות, שומות שסכום החיוב בהיטל לפיהן הוא עד 90,000, לפנות לוועדה המקומית שתבחן שוב את סכום החיוב. שמאי מטעם הוועדה המקומית יוכל להחליט לערוך שינויים בשומה, אם מצא שיש ממש בטענות של החייב.

אם השמאי מטעם הוועדה יחליט לקבל את ההשגה ולערוך שינויים בשומה הוא יעביר את השומה עם השינויים לחייב, והחייב יודיע לשמאי מטעם הוועדה אם הוא מסכים לשינויים. אם הסכים החייב לשומה עם השינויים היא תועבר לשמאי הממשלתי הראשי, שרשאי להודיע כי

אני אפילו לא מספיק לקלוט את הדברים שאתה מקריא. אנשים מסמנים לי שהם לא מבינים על מה מדובר. אז אני אסביר. לכבודה של הכנסת ושל חברי הכנסת. בהליך של שומת היטל השבחה באה הרשות המקומית ובדרך כלל קובעת שומה. היא אומרת, בשביל התכנית שלך אתה חייב X. זה לפני שומה מוסכמת. לפני שומה מוסכמת אתה מקבל שומה. אתה יכול לא להסכים עם השומה או להגיש ערר. - - - להתחיל שמאי נגדי ושומה מוסכמת. - - - אז פה יש הליך שאומר דבר כזה: בשומות של עד 90,000 שקל אתה יכול לחסוך את האירוע הזה.

ראשונה. יש לך את חבר הכנסת אברהם בצלאל שיזם,

דחף ועשה עוד רבות למען קידום החוק. אתה יכול לבקש מהוועדה המקומית שתחזור ותעיין מחדש, בלי לקחת שמאי נוסף, בלי כל התהליך הזה. ואז היא תוכל לחשוב אם נכון או לא נכון וזה יחסוך הרבה כסף והרבה זמן לאנשים. אבל פשוט היועצים המשפטיים אמרו שצריך להגיד אז אנחנו אומרים. אפשר להמשיך? רשאי להודיע כי אינו מאשר את השומה עם השינויים. אם לא הודיע כן רואים את השומה כמאושרת ומסתיים ההליך. בהצעת החוק מוצע לקבוע שני מנגנוני בקרה שיבטיחו כי השימוש שנעשה במסלול המהיר הוא שימוש ראוי: מנגנון הבקרה הראשון הוא הבדיקה של השומה עם השינויים שנערכת על ידי השמאי הממשלתי הראשי שמשמש גורם חיצוני להליך, מנגנון הבקרה השני הוא פרסום השומות עם השינויים באתר האינטרנט של הוועדה המקומית באופן שמייצר שקיפות. לבסוף ביקשנו לקבוע כי אם הליך ההשגה המהיר שאותו הצגנו לא התקיים או שלא הושגה במהלכו התוצאה הרצויה מבחינת החייב, עדיין פתוחות בפני החייב אפשרויות השגה נוספות באמצעות הגשת ערר או הגשת בקשה למינוי שמאי מכריע, והכול בתוך לוחות הזמנים הקבועים בחוק המוצע. כולנו תקווה שהמסלול הפשוט והמהיר שאותו גיבשנו במסגרת הצעת חוק זו יאפשר לחייבים בשומות בסכומים קטנים לקבל את יומם, ולטעון את טענותיהם בנוגע לגובה השומה, ככל שהם חושבים שנדרש לתקנה, בלי להעמיס עליהם עלויות גבוהות ונטל בירוקרטי הכרוכים לעיתים בגישה למסלולי ההשגה הקיימים. ההצעה אושרה בוועדה. להצעת החוק הוגשו הסתייגויות ובקשות רשות דיבור.

בשמו של יושב-ראש הוועדה, מורי ורבי יעקב אשר, אני מבקש מהכנסת לדחות את ההסתייגויות ולאשר את הצעת החוק בקריאות השנייה והשלישית בנוסח של הוועדה. תודה רבה, אדוני. תודה רבה לחבר הכנסת חנוך דב מלביצקי. להצעת החוק הוגשו הסתייגויות של קבוצות יש עתיד, המחנה הממלכתי וישראל ביתנו. חבר הכנסת מיקי לוי, אתה הנציג היחיד של יש עתיד. אני לא הבנתי את ההסתייגויות.

אתה לא מצוי בחוק, אז אנחנו נסיר. המחנה הממלכתי וישראל ביתנו אינם נוכחים. אנחנו נסיר את כל ההסתייגויות. להצעת החוק הוגשו בקשות רשות דיבור של סיעת רע"מ. מישהו מסיעת רע"מ רוצה לדבר? טוב. אם כך אנחנו נעבור להצבעה בקריאה שנייה על הצעת החוק. סעיפים 1 4 נתקבלו. בעד, 22, אפס מתנגדים. אני קובע כי הצעת החוק אושרה בקריאה שנייה. נעבור כעת להצבעה בקריאה שלישית על הצעת חוק התכנון והבנייה (תיקון מס' 157), התשפ"ה 2024, הצבעה. חוק התכנון והבנייה (תיקון מס' 157),

אפס מתנגדים, אני קובע כי הצעת חוק התכנון והבנייה (תיקון מס' 157), התשפ"ד 2024, התקבלה בקריאה שנייה ושלישית ותיכנס לספר החוקים. חבר הכנסת אברהם בצלאל, אתה רוצה לברך? לאחר מכן תהיה הודעה של יושב-ראש הכנסת, ובזה נסיים את סדר-היום. בבקשה, אדוני. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת - - - קודם כול, ברכות. לברך אותך, זה חוק שלך.

- - - אני צריך להקריא הודעה - - - תנצל את שלוש הדקות שלך. אה, לנצל? הוא אומר לך לדבר עשר דקות, תודה ליושב-ראש הקואליציה. לא עשר דקות, ברכות זה שלוש דקות, אבל אני אתן לו עוד דקה.

אני אתן לו עוד דקה, אני אתן לו עוד דקה על חשבונך. על חשבונך עוד דקה. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת - - - ברכות זה חמש דקות - - - לא, שלוש.

האמת היא שאני שמח שהחוק הזה עבר. בסוף הוא עושה תיקון עוול, או עזרה, לשכבות החלשות. יש אנשים שהשומה שלהם היא לא מאוד מאוד גבוהה. זה סגר מרפסת קטנה, זה הרחיב כמה מטרים וקורה שלפעמים העיריות גם טועות בשומה שלהן. עד היום כל אדם היה צריך להביא שמאי נגדי וצריך להביא שמאי מכריע,

ובדרך כלל גם אנשים היו לוקחים עורכי דין, שגם עולים כסף, וברוב המקרים הם לא היו רוצים בכלל לבוא ולנסות ולטעון משהו על זה כי לא היה שווה כל הכסף וכל ההוצאות בשביל השומות האלו. ולכן, זו ההזדמנות דבר ראשון להודות באמת לרב מלכיאלי, מהיוזמים הראשונים של החוק הזה, וכמובן לעקיבא חופי, ראש המטה שלו. אני חושב שאתמול בלועזי מלכיאלי סגר פה שבע שנים ואני אז הייתי ראש לשכה של מלכיאלי, לפני שבע שנים. אז אני במשכן הזה, זוכר את עצמי פה למעלה בהשבעה של מלכיאלי, יושב פה למעלה עם משפחתו, ומאז עקיבא חופי, כבר מהדקות הראשונות ראו אותו ברען, איך שאומרים, עורך דין עקיבא חופי, באמת שדאג ועשה הרבה, בשביל הרבה חוקים וגם בשביל החוק הזה. אני שמח מאוד שהצלחתי להעביר את החוק הזה היום, כחבר בתנועת ש"ס, שיושב-ראש התנועה שלנו, הרב אריה דרעי, אומר: עשו למען הכלל, אבל כל הזמן דוחף ודואג שנעשה למען השכבות החלשות.

כתנועה החברתית היחידה שיש במשכן הזה, כתנועה שדואגת לאנשים, שבאה מהשטח, רוב החברים פה באו מהמועצות, באו מהעיריות, מכירים ויודעים את השטח עצמו, וזה - - - מוסאיוף. מלכיאלי אומר שהוא הגיע ממוסאיוף,

אבל זה גם חברתי, גם שם היה מושג של לעזור אחד לשני. לכן אני אומר, החוק הזה הוא חשוב, הוא מבורך. אני שמח שהוא עבר פה. אני רוצה להודות גם ליושב-ראש הוועדה, הרב

ואני מקווה שזה יועיל להרבה הרבה אנשים במדינת ישראל.

תודה רבה לחבר הכנסת אברהם בצלאל. חבר הכנסת אופיר כץ, בבקשה, יושב-ראש ועדת הכנסת,

זו הודעה דרמטית, רק שתדע, היושב-ראש. אדוני היו"ר,

חבריי חברי הכנסת - - - לא הכינו אותי להודעה דרמטית.

ועדת הכנסת החליטה בישיבתה היום כי הצעות החוק הבאות יועברו לדיון בוועדות כמפורט להלן: ועדת החוקה, חוק ומשפט תדון בהצעת חוק-יסוד: השפיטה (תיקון, שלילת זכות עמידה למתגמל טרור), פ/4860/25, של חבר הכנסת שמחה רוטמן, ועדת הכלכלה תדון בהצעת חוק חובת הצגה של נתוני צפייה לצופה, התשפ"ד 2024, פ/4726/25, של חבר הכנסת שלום דנינו, ועדת הכנסת תדון בהצעת חוק-יסוד: הכנסת (תיקון, הרחבת העילות למניעת השתתפות בבחירות), פ/1176/25, של חבר הכנסת אופיר כץ.

תודה רבה לחבר הכנסת אופיר כץ, יושב-ראש ועדת הכנסת. חברי הכנסת, תם סדר-היום. הישיבה הבאה תתקיים מחר, יום רביעי ה' בחשוון תשפ"ה, 6 בנובמבר 2024, בשעה 11:00. ישיבה זו נעולה. תודה.